בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא

כמובן, יש גם אינטרסים שנשמע סביב השולחן הזה. אבל בעמדה שלך אתה תהיה מספיק חזק פה כדי לקבל החלטה חד-משמעית עם לוחות זמנים לביצוע. כי כשדיברנו על זה בפעם שעברה,

ואנחנו שוב באותו דיון. אז אני פה גם כדי לסייע לך ממה שעברנו בפעם הקודמת כי הפעם אנחנו חייבים לתת דד-ליין אמיתי כי הנושא הזה מייקר כל דבר שנכנס למדינת ישראל. תכף נשמע כמה עולה כל יום כזה של עיכוב ואז נעשה את המכפלות ונבין כמה הדיון הזה הוא קריטי.

אני רק רוצה להסביר: אנשים מגיעים והם,

רוצים לדבר, אבל אני רוצה לפתור את הבעיות, ואני לא יכול לסיים את כל הזמן כשכל אחד מקבל זכות דיבור ואחר כך אני לא יכול להיכנס לתוך העניין. אז אם מישהו לא ידבר לא נורא. אני יודע שזה מפריע אבל אין מה לעשות. אנחנו באנו עם פתרונות.

פתרונות, פתרונות אבל אנשים מדברים ונגמר הזמן. אז מה עושים עם זה?

אני לא יודע איך פותרים את הבעיה, רק אם נעשה שתיים, שלוש ישיבות בכל נושא. אז יבואו שוב אותם אנשים ושוב הם ירצו לדבר. אז אנחנו לא נתעלם,

אבל צריך להבין שאנחנו רוצים לפתור את הבעיות. קודם כול, מה שאני לא מבין ואני רוצה שיתייחסו לזה פתחו עוד נמלים, והבעיה עדיין נשארה אותה בעיה. אז משהו פה לא מתקדם כמו שצריך. אמרו שאם יפתחו העסק ייפתח. תכל'ס נשארנו עם אותן בעיות. אז בתקופה של הקורונה אני מבין היו בעיות אחרות שלא קשורות כל כך למצב הרגיל. זה שהם פתחו לא אומר שהם עובדים.

אתה היית חבר כנסת, נכון? לפעמים, וגם יושב-ראש ועדה כאן. אני מזהה אותך. לכן אני אתן לך ראשון. מגיע לך הכבוד. הוא ממפלגת הליכוד. אני יודע מי זה אוריאל לין. עשה לנו חוק חשוב. הוא עשה לנו את הבעיה עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

עשה את הדבר החשוב והיפה. חשוב אבל מה אמרת אז שאפשר לבטל חוקים או אי אפשר לבטל חוקים? דרך אגב, אני מתנועת הליכוד. נכון. מהליברלים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה בתמצית לומר איפה לב הבעיה ומה הפתרונות לנושא הזה. אני הייתי אומר כך: הזנחנו את תשומת הלב והטיפול בנמלי הים על פני שנים. הקמת נמלי הים החדשים יצרה שינוי מהותי וגדול. היא יצרה שינוי בתחום המכולות. הבעיה שלנו היום זה מטען כללי וצובר. אבל שלא נחשוב ששום דבר לא השתנה השתנה הרבה. למשל, חברת SIPG בחיפה שנמצא כאן נציגה היום עובדת ביעילות מופתית. היא פתרה חלק גדול מאוד מכל אי היעילות של פריקת המטענים בנמל חיפה. איפה הבעיות? הבעיות הן שעדיין יש חלק גדול מאוד מעבודת נמלי הים בנמלים הוותיקים, בעיקר בנמל הדרום. נמל הדרום שצריך לפרוק מטענים ואין לו מספיק צוותי עבודה מפטר עובדים. הוא מפטר עובדים זמניים. הוא פיטר לפני כמה חודשים 47 עובדים כשהאניות עומדות ומצפות לפריקה. עלינו להבין שכל אימת שאנייה מגיעה לפיר לוקח זמן רב לפריקה. זה עולה לכולנו הרבה כסף. סך הייבוא של מדינת ישראל בשנת 2021 הגיע ל-85 מיליארד דולר. אני חוזר על המספר: היקף הייבוא בשנת 2021 הגיע ל-85 מיליארד דולר, וכל זה מתייקר בגלל התפקוד הלקוי של מה שנקרא בעיקר נמל הדרום הוותיק.

אנחנו נשמע אחר כך את ההצדקה שלהם למה הם מפטרים עובדים זמניים שהיו נחוצים מאוד כדי לפרוק מטענים בזמן סביר. יש עוד בעיה בעיית הרציפים. יש לנו פה תשתית במדינת ישראל של רציפי ים. בגלל ניהול מדיניות כושלת של משרד התחבורה ומשרד האוצר יחדיו לא ניצלנו את אותם רציפים קודמים. למשל, אדוני היושב-ראש, ליד SIPG בחיפה היו שני רציפים שוממים, 7 ו-8. אפשר היה לנצל אותם לצורך פריקת מטען כללי כשהיו לחצים גדולים מאוד. מה עשו שרי האוצר ושרת התחבורה? נתנו אישור לשנתיים בלבד להשתמש ברציפים. מה זה אומר שנתיים בלבד? הם לא יכולים לייבא את הציוד הכבד והיקר כשהם יודעים שהזמן שניתן להם להשתמש ברציפים הוא רק שנתיים. אז אני נוגע כאן בבעיה הזאת. בעיה לא פחות חמורה שאנחנו לא שמים אליה לב, אדוני היושב-ראש משרד האוצר הוא המאיץ הגדול ביותר במדינת ישראל ליצירת יוקר מחיה. אני אסביר: בעוד שהתובלה הימית מזנקת ועולה בתקופה שהתובלה הימית זינקה ועלתה מ-2,000 דולר להובלת מכולה מהמזרח הרחוק ל-16,000 דולר, על 14,000 דולר האלה האוצר מטיל מסי ייבוא. הוא לא מנטרל את האלמנט של ההתייקרות, הוא מטיל את מלוא המסים על ההתייקרות. איזה מס הוא מטיל? הוא מטיל מס ערך מוסף. על כל פעולת ייבוא יש מס ערך מוסף של 17%. אם יש מכס, גם מכס. על מה שמטילים זה על הערך לצורכי המכס. הערך על צורכי המכס כולל גם תובלה ימית, גם ביטוח, גם כל האגרות השונות וההיטלים השונים שמוטלים על הנמל 12 במספר. ועל כל זה מטיל האוצר מסי ייבוא. רשות המיסים צריכה להיות כאן. תמיד עולות בעיות שקשורות אליהם. עד היום לא מיקדנו תשומת לב לעובדה - - אבל בינתיים המחיר ירד,

זה כבר לא 16,000 דולר. בינתיים ירד יחסית למה שהיה בשיא. עזבו את הקורונה רגע.

אני רוצה שיובן - - כמה עולה היום? היום ירד אבל לא למה שהיה בינואר 2020. כמה היום? היום אני יכול להגיד לך טבלה שלמה, תלוי באיזה נמל זה יוצא. זה יכול להיות כפליים, זה יכול להיות 1.5. עדיין כפליים ביחס לינואר 2020? אני לא נכנס לזה, אני רוצה להתמקד - - אבל שואלים אותך. זה כפול ביחס לינואר 2020 גם היום?

אדוני היושב-ראש, כדי שנבין על מה מדובר. כי אנחנו נאבקים היום ביוקר המחיה. כשאנחנו נאבקים ביוקר המחיה כל התייקרות שקיימת בכל מקום במשק בתעריף חשמל או בסל מוצרי מזון כשזה עולה האוצר מטיל על ההתייקרות מסים. אז אנחנו באנו ואמרנו לאוצר, תקזזו את זה.

תעברו מחיוב של מסי ייבוא שמוטל על ערך לצורכי מכס למיסוי של FOB, Free on Board. הווה אומר: מה מחיר אותו מוצר בנמל המוצא. תפסיקו להטיל את המיסים על כל ההתייקרות וגם את אי היעילות של הנמלים על כל מה שמתייקר. אתם בעצם מאיצי התייקרות. איך אתם יכולים להטיל מסים על ההתייקרות? כשאני הולך לשוק וקונה מוצרים ומשלם יותר אז יש התייקרות כי אני משלם יותר מע"מ. זה אי אפשר למנוע. אבל כדי לאזן את זה שהאוצר גובה מיסים על ההתייקרות צריך בהובלה ימית לנטרל את נושא התובלה הימית, וכל ההיטלים למיניהם, 12 במספר, זה פשוט מאוד להטיל את מסי הייבוא כמו שעושים באמריקה על FOB. עכשיו, האוצר לא יפסיד פרוטה אחת כי הוא בלאו הכי גובה מיסים גבוהים יותר של מס ערך מוסף על כלל ההתייקרויות במשק.

לפחות, פה שהוא יכול לאזן את הורדת גביית המיסים על ההתייקרות שיעבור ל-FOB. אני מסכם ואומר מה, לדעתי, אנחנו צריכים. אני לא רוצה לגזול זמן מאחרים. אנחנו צריכים היום לאפשר לכל נמלי הים הקיימים ללא יוצא מן הכלל לעבוד ללא שום הפרעה ובתחרות מלאה, זה דבר ראשון - - תודה. - - ואדוני היושב-ראש, ניצול מלא של כל רציפי הים לא חלקית, לא בהגבלת זמן באופן מלא שאפשר יהיה להצטייד בציוד כבד ונכון כדי לפרוק את המטענים. הנקודה הנוספת, אדוני היושב-ראש, אם רוצים להילחם ביוקר המחיה לומר לאוצר, סליחה, תפסיקו לגבות מסים על התייקרות. את זה צריך לאזן. חייבים לעשות את זה. למה לא מפעילים את כל הנמלים? רון, חכה רגע, נעשה סבב.

תן להם לענות.

אוריאל לין זה לא דוגמה, נתתי לו לדבר כמה שהוא רוצה. אז כל אחד שיקצר. מי הנציג של נמל אשדוד? אלי בר-יוסף, אני המנכ"ל בפועל. לצדי שושנית לב-ארי, מנהלת מערך הבילינג של הנמל, ואתי אלשווילי, מנהלת המכירות של תחום המטען הכללי. קודם כול, מחירי ההובלה הימית בתחום המכולות ירדו כבר למחירי טרום קורונה? כמה זה היום באמת? הממוצע הוא 2,500 ל-3,500, 4,000 דולר להובלה מהמזרח. המחירים מטורקיה כבר מתחילים להגיע לשפל ממש משמעותי. אני חייב לציין שנמל אשדוד הוא מהנמלים היעילים בעולם בקורונה בתחום המכולות. עוד בלוס אנג'לס ונמלי לונג-ביץ' היו המתנות עד חודש בתחום המכולות, ובנמל אשדוד הייתה המתנה של בקושי משמרת. מנכ"ל MSE ישראל שהוא החברה הגדולה ביותר בתחום הספנות הציג את נמל אשדוד בשיא הקורונה כיהלום. אז מהבחינה הזאת בואו ניכנס לפרופורציות: התורים הכבדים והקשים היו במטען כללי וגם במטען כללי צריך לעשות הבחנה בין סוגי המטען הכללי. אם נמל אשדוד משנע 24-23 מיליון טון מטענים בשנה התלונות העיקריות שהיו, וחלקן היו מוצדקות בהחלט, זה יבואני הגרעינים שהם כ-4%-3% מפעילות נמל אשדוד, ובגלל אילוצי איכות סביבה מצאנו את עצמנו בהמתנות מאוד ארוכות. מאפריל 22 עד 22 בינואר קו המגמה ירד דרמטית מ-25 ימי המתנה ושהייה ל-4 עד 8 ימים כאשר האניות היחידות - - לא נכון. - - שממתינות יותר משבוע זה אניות גופרית שאיתן יש לנו הסדר עם ICL שהם עובדים בטור. אלה נתונים מקצועיים שאני אשמח להציג. הכול סטטיסטי, אין פה שום דבר בעלמא ובשיחות רקע. כמה זמן לוקח לפרק אנייה? לא בהמתנה, אלא כשהיא מגיעה. אוניית גרעינים - - עזוב רגע. זה נושא אחר. דבר על מכולות. אניית מכולות אני אסביר. זה תלוי ברציף. בערך 80% מהמטענים של מכולות בנמל אשדוד מגיעים בהסדרי חלונות שבהם הרציף מחכה לאנייה. מתוך עשרת חברות הספנות חוצות אוקיינוסים הגדולות בעולם שהגדולה בהן היא MSE והקטנה בהם היא "צים ישראל", תשע פוקדות את נמל אשדוד באופן שוטף. צריך להבין שלא היו פוקדות את נמל אשדוד אם לא היינו עם תפוקות מהטובות בעולם. ולמה? כי לאניות כאלה מאוד קל לדלג על נמל אשדוד או על כל נמל אחר, ואז להביא את הסחורה בהזנה. הקווים המשמעותיים מקבלים שירות מהטובים בעולם. ממוצע התפוקות שלנו הוא בין 24, 25 מכולות לשעת עבודה. אבל באניות הגדולות בקו הישיר אנחנו מגיעים גם ל-40-35 מכולות לשעה. מה זה אומר לגבי השאלה של היושב-ראש? זה התפוקות, זה המהירות. הוא שאל, כמה זמן זה לוקח. מאוד פשוט.

הזמן אומר שאם האנייה הגדולה שלנו מגיעה עם 3,000 פעולות עד 3,500 אנחנו פורקים אותה בשלוש משמרות וחצי. זה נתון אתה עונה על משמרות. הרי משמרות זה תלוי כמה עובדים יש. משלמים לפי ימים, לא לפי משמרות. כמה זמן לוקח לפרוק? עזוב משמרות. אתה יכול להגדיל את מספר העובדים. בממוצע אנחנו פורקים מכולה בשתי דקות.

אנייה גדולה הגיעה במוצאי שבת עם 3,600 פעולות, ויצאה ביום ראשון לפנות בוקר. מה שאתה אומר זה שנמל אשדוד פורק כל אנייה בין ארבעה ימים לשמונה ימים?

זה תלוי בכמות הפעולות של כל אנייה. אני לא מדבר על הפריקה עצמה, על ההמתנה.

אמרת בין ארבעה לשמונה ימים. לא, שאלת מהרגע שמתחילים לפרוק.

אתה אמרת, בין ארבעה לשמונה ימים, ואני שאלתי כמה זמן לפרוק, ואמרת שזה לוקח בערך יום וחצי. אז לא הבנתם. זה לא מה שאמרתי. אני אחדד. אניית מכולות לא ממתינה יותר ממשמרת בממוצע.

משמרת זה שמונה שעות - - שנייה. אתה מדבר על משהו אחר, והוא על משהו אחר. אנחנו לא מדברים כרגע על תפזורת. תמתין בסבלנות. נגיע לתפזורת. אני מדבר על מכולות. 80% מהמכולות שמגיעות אנחנו עושים - - אז אין המתנות,

אין המתנות בכלל. גם בשיא הקורונה בקושי היו המתנות למכולות. ההמתנות היו ל-8%-4% מהמטענים. מי יכול להסביר לנו כמה זה עולה לאנייה שממתינה? זאת אומרת תוספת למחיר. לא תפזורת, אלא במכולות. אם האנייה המתינה יום, יומיים, שבוע, שבועיים מה העלות לתוספת שמגיעה בסוף על המוצר? אף אחד לא יכול לענות על זה? אין המתנות. זה שונה, לפי גודל האנייה. באנייה גדולה זה יכול להגיע ל-20,000 דולר ליום, זה יכול להגיע ל-10,000 דולר. אבל אין המתנות במכולות. הדבר היחיד שיש בו המתנות זה בתפזורות, וזה אחוז מאוד נמוך מהמטענים. אני רוצה לראות שאנחנו מבינים נכון. יש מישהו כאן שיש לו לומר משהו אחר ממה שאמרו לגבי המכולות, שאין המתנות כמעט? זה לא מדויק. עוד פעם אתה עם התפזורת? חכה בסבלנות. אני תכף מגיע לתפזורת. מכולות.

אתה מתעסק בתפזורת. אני מביא המון מכולות, אני יודע.

יש מישהו שיש לו מה להגיד בעניין הזה? אני נשיא לשכת הספנות הישראלית. המכולות נחלקות לשתי קבוצות: קבוצה אחת זאת קבוצה מתוכננת עם חלונות, ולגביה פחות או יותר המצב דומה למה שהזכיר כאן ממלא מקום נמל אשדוד. אבל יש עוד קבוצה שהיא לא בחלונות וגם אלה, וזה די הרבה אניות, באו במיוחד כי האניות בחלונות לא הספיקו לעשות את כל מה שהיו צריכים לעשות, הפליגו בלי שמילאו את כל חובותיהן והשאירו מאחורנית הרבה מאוד מכולות. את המכולות האלה, באו אניות מיוחדות: חלקן עמדו שישה ימים וחיכה, חמישה ימים וחיכה אגב, הכול מתועד בדיווחים של רספ"ן שהם מאוד מפורטים, חודשיים, שנתיים, יומיים. לכן אי אפשר לבוא ולהגיד על סקציה מסוימת שאין לה בכלל המתנות. בוא נעבור אליך, בבקשה. שם? אני שלום חתוקה, בעל חברת ייבוא שינתרקו לתבואות ומכולות גם כן. בנושא המכולות זה ענה על התשובה שאלי מנסה לייפות. היא לא יפה כמו שהוא מציג אותה כי יש המתנות. יש אניות שמגיעות ומחלקות חמישה ושישה ימים עד שמגיע תורן. זה פשוט לא נכון עם סימן קריאה. אבל למה אתה מפריע לו? זה לא נכון. יש נתונים סטטיסטיים.

יש אניות שמגיעות וממתינות גם חמישה ושישה ימים עד לפריקה. אני יודע כי אני מביא אלפי מכולות בשנה ואני מרגיש את זה גם בכיס. לגבי תפזורות אם יורשה לי לעבור לנושא המצב הוא קטסטרופלי. תיאורטית הוא משתפר אבל הוא לא משתפר. לא ייתכן שבחודש ינואר אנייה של 15,000 טון עם מוצרים כמו סויה תמתין 35 ימים מיום ההגעה עד לגמר פריקה. אין שום סיבה בעולם שאנייה כזאת תפרק מקסימום בשבוע ימים. אז כל התירוצים בעולם או שאין משפך מתאים או שאיכות הסביבה מפריעה וזה לא כל כך נכון. הצענו פתרונות על חשבוננו, למשל: לשפץ משפכים שעומדים ריקים וליצור להם התזה של מים כמו בנמל חיפה. בנמל חיפה אתה לא שומע את הסיפורים האלה עובדים במשפכים כחולים עם מתזים, בלי מתזים, פורקים אנייה מהסוג הזה של מוצרים ברבע זמן מאשר זה נמשך באשדוד. מה העלות של זה? העלות של זה היא 30,000 דולר ליום כשאתה מגיע באנייה כזאת למיליון דולר הוצאות שהציבור משלם אותן. מיליון דולר האלה חלים עלינו מהאניות. זה היה חודש של אניית חיטה של 54 אלף טון שגם שילמה 700,000 דולר על המתנות בגלל חוסר יעילות. אם אני מבין מכל מה ששמענו הבעיה היא בעיקר בתפזורת ופחות במכולות. בעיקר בתפזורת. זה לא כל התפזורת. זה סוג מסוים של תפזורת שמהווה מתוך 24 מיליון טון ומתוך 4.5 מיליון טון תפזורות שאנחנו משנעים אולי 300,000 טון. מה זאת אומרת, סוג מסוים של תפזורת? והכול אתה צ'יק-צ'ק פורק? לא, לא. שלום מייצג סגמנט מאוד מסוים

אז למה אותם אתה לא מסוגל לפרק מהר? אני אסביר. לגבי מוצרי גרעינים נמל אשדוד הצטייד במתקנים שנקראים אקו-הופרים משפכים ירוקים. אלה מתקנים מאוד יקרים, מאוד מורכבים שתהליך ההטמעה שלהם לוקח זמן. למעשה, היום אנחנו נמצאים כבר אחרי זה. אנחנו במוצרי גרעינים עושים בסביבות 2,000-1,500 טון למשמרת. זה קצבים סבירים. הבעיה היא שנוח מאוד לגלגל את זה על הנמל - - בינתיים מגלגלים את זה על האזרח. אבל אחד הדברים הכי קשים שמהם סובל הנמל זה מחסור במשאיות.

הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לתת תפוקות הם לא מספקים מספיק משאיות בקצב של התפוקות שלה. אבל פיטרתם עובדים. למה פיטרתם אותם? קר אלי, זה לא נכון מה שאתה אומר.

לא חסרות משאיות. נוח לכם להגיד "לא נכון". אפשר להביא נתונים, ואני מבקש בנושא הזה אני מדבר אך ורק מנתונים סטטיסטיים. כמה טון יש באנייה? 50,000. 50,000 טון? ואתה מצליח 1,500 ביום? זה מה שאתה אומר? כן, זה המצב. אתה לא מביא אניות רק של 50,000. לא משנה. אבל 1,500 זה טוב. יש אניות של 5,000 טון, יש אניות של 20, 25 עד 80,000 טון. אבל כמה פורקים? לא להפריע, חבר'ה. לגבי קצב הפריקה, אני אסביר: אכן בגלל הרבה אילוצים של איכות סביבה ומחסור במשאיות שהכרנו בהם, ואנחנו עובדים עליהם, השקענו נמל אשדוד וחני 250 מיליון שקל במסוע גרעינים שהתחיל לעבוד, ולעומת שנה שעברה שהיינו באפס בכמויות הגרעינים השנה אנחנו כבר קרוב ל-100,000 טון וכנראה נגיע לכמות כפולה - - אתה יכול להסביר לי את הטענה הזאת על עובדים? יש לך מספיק עובדים שיעשו את העבודה?

המתקן הזה, נכון שבנקודות מסוימות יש פלקטואציה. יש תור תפעולי בנמל אשדוד. נמל אשדוד עובד על-פי חוק של תור תפעולי. כשיש הופעה של אניות גלנוע או אניות מכולה בקצבים יותר גבוהים מהממוצע, וזה קורה, במצב כזה יש פחות לאלה שבסוף התור

בנושא המטענים האלה של התפזורת לא שכנעת אותי שהבעיה פתורה. אני רוצה להגיד שהמסוע יצר מצב שהוא כבר בקצב תפוקות כפול. זה לא מספיק. התפזורת הזאת היא חומר גלם לדברים אחרים במשק. אם זה עולה ליזם עוד מיליון דולר או חצי מיליון דולר זה עובר למחיר של המוצר, בסופו של דבר. זה דבר שאתם צריכים לפתור אותו. אנחנו עובדים מאוד צמוד עם יבואני הגרעינים. אבל יבואני הגרעינים מופלים לטובה, צריך לזכור את זה. זה מה שהעלה חבר הכנסת בעניין הזה. הם מופלים לטובה בכך שהם נהנים משמונה ימי פטור בממגורה על חשבון מדינת ישראל. אף יבואן תפזורת לא נהנה אפילו מיום של פטור. מכולות נהנות מארבעה ימי פטור. הם נהנים משמונה ימי פטור. זה מהווה גם צוואר בקבוק. מי פה מנמל חיפה? נמל מספנות ישראל. יש פה גם מהנמלים החדשים? נמל מספנות ישראל. אנחנו מתעסקים במטען כללי, אם תרצה שארחיב. מאיזה נמל אתה? נמל מספנות ישראל. זה החדש?

אנחנו הראשונים. דבר בשמם. אתה יודע על מה אנחנו מדברים, נכון? קדימה. אני יודע ואני ארחיב את היריעה. נמל מספנות ישראל הוא הנמל הפרטי הראשון במדינת ישראל. הוא קיבל את הרישיון ב-2007, ומאז אנחנו מתעסקים במספר תחומים. אנחנו הסנונית של התחרות כאשר אנחנו נתנו באמצעות ההצלחה שלנו וכל מי שבא מהענף יסכים נתנו את הרוח הגבית להמשך הרפורמה של מה שהגענו אליו היום. התחומים שאנחנו מתעסקים בהם: מטען כללי, בעיקר ברזל לענף הבנייה. אנחנו עושים היום 40% מהפעילות של מדינת ישראל, אנחנו מתעסקים בתבואות במסירה ישירה 20% מהפעילות של מדינת ישראל. אנחנו בסך הכול עם 600,000 רציפים. ב-2016 נכנסנו לתחום המלט שעד אותו שלב היה מונופול על-ידי יצרן מקומי. היום יש 50% ייבוא, 50% ייצור מקומי. ב-50% ייבוא אנחנו מהווים מעל 36% מהייבוא למדינת ישראל. זאת אומרת שבכל תחום שנכנסנו אליו תרמנו לתחרות. לגבי גרעינים אנחנו חברה בורסאית. ביום ראשון האחרון אנחנו פרסמנו לבורסה שאנחנו מקימים ממגורות. ממגורות זה תשתית בחוסר במדינת ישראל. בנו נמלים, בנו נמלים למכולות. אלי אמר וגם יאמרו החברים האחרים יש תשתית לפריקת מכולות, ופה כבר יש תחרות. SIPG שיושב פה הנציג שלהם לוקחים כמות נרחבת של מכולות מנמל חיפה והתחרות נמצאת בעיצומה, אנחנו רואים את זה. בתחום של מטען כללי נכון להיום אנחנו מחוללי התחרות. נתנו ל-SIPG לעבוד, נתנו ל-TIL לעבוד אנחנו עדיין עושים 40% מהשוק. מי מגביל אותך, משרד התחבורה?

כתב ההסמכה שלנו זה משרד האוצר ומשרד התחבורה. מי כאן ממשרד התחבורה? למה אתה מגביל אותם? פרקטית הוא לא מוגבל. אני צביקה שפירא מרשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה. בכתב ההסמכה של מספנות ישראל יש נספח ב' שבמסגרת הרפורמה הגדולה ב-2005 הוסכם יחד עם מספנות ישראל לגבי מגבלות מסוימות. חלק זה היה בצורה מדורגת. בימים אלה אנחנו בוחנים יחד עם משרד האוצר את המגבלות. מה המגבלות?

5% מסך המטענים שמשונעים בנמלי ישראל - - למעט אנרגיה. - - וייצור פריקת - - - לא אכפתם את זה בשנים האחרונות, וזה מעל 5% כבר לא מעט זמן. אנחנו עזרנו לשקם את התור התפעולי הכללי שעמד בחוץ. הכול יפה, אבל אתם מעל 6%, 7% היום. אנחנו עבדנו שלוש משמרות ביום מה שלא מקובל בנמלים האחרים - - אבל אני לא מבין את העניין הזה למה אתם לא נותנים להם יותר? הם נותנים להם בפועל. אתה אומר שאתם דנים בזה. כמה זמן ייקח לכם הדיון בעניין? אדוני היושב-ראש, הכול זה להגן על ועדי העובדים. כולנו יודעים את זה.

זה האינטרסים שלהם. זאת הסיבה העיקרית. תכף נגיע לזה. גם זה חשוב. הנושא של העובדים הוא לא דבר שהוא לא חשוב. אני לא אומר שזה לא חשוב. אבל זה קומץ עובדים לעומת כלל עם ישראל. יש הבדלים מסוימים. אדוני, היינו בבג"ץ בנושא הזה, ובג"ץ אמר. אנחנו משכנו את הבג"ץ תמורת התחייבות של המדינה לבחון את הנושא עד אפריל שנה שעברה. עד אפריל שנה שעברה? כבר כמעט עברה שנה. אני מזכיר שאנחנו חברה בורסאית שמבצעת השקעות של מאות מיליוני שקלים, ויש מגבלה. אני יכול לענות? אתה תענה, אל תדאג. במקרה היום יום שלישי. אפשר לחרוג מהשעות. אנחנו מבקשים ממך תשובה תוך חודש. תעשו מה שאתם צריכים ותנו תשובה תוך חודש בעניין הזה. למען הפרוטוקול שתדע,

שביקשנו את זה גם בפעם שעברה. הנה, תוך חודש.

רק שתדע שביקשנו את זה גם בפעם הקודמת.

תהיה ישיבה בעוד חודש ונשמע את התשובות. או שיש תחרות או שאין תחרות. ואם הנמלים הקיימים לא מסוגלים מכל מיני סיבות לספק את מה שצריך אז יש עוד נמלים שיכולים לעשות את זה. אדוני, המדינה מגבילה שימוש ברציפים.

מי נציג האוצר פה? בזום.

בזום? כן. הוא ביקש מאתנו היום. הוא לא יכול להגיע. זה קרוב מאוד לפה. מרחק הליכה. יש, כנראה, סיבה, חבר'ה. עוד מעט

יעלו. מי שמשרת את הנמלים האלה כי הדיון הולך לכיוונים - - אתה מאגף תקציבים?

מאגף המובילים. אז, שנייה, תמתין בסבלנות.

אגף תקציבים, בבקשה. מה התפקיד שלך? אני רוצה תשובה אחת לגבי מה שאמרו הנמלים הפרטיים לגבי היכולת שלהם לקבל עבודה, מה שנקרא. תשובה שנייה שאני מבקש אני שומע שהבעיה בנמלים זה גם השקעה למה שלא תעשו כמו ברשות שדות התעופה שנתתם להם הלוואה מהאוצר כדי שיעשו פיתוח. אז תנו להם הלוואה והם יחזירו את זה עם הזמן. אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן שהנמלים לא יוכלו לעשות את העבודה כי אין להם מכשור או השקעות שהם צריכים לתת. תנו להם הלוואה כדי שהם יעשו את זה מהר כמה שיותר. הרי תמיד הם נותנים לכם צ'ק בסופו של דבר, אז הם יחזירו את ההלוואה בדרך הזאת. אז אם אין לך תשובה עכשיו תעני לנו בסוף החודש כשנעשה ישיבה נוספת. אנחנו רוצים לסיים את העניין הזה. אני שומע שהבעיה העיקרית זה התפזורת. במצב הזה אנחנו רוצים שתהיה אפשרות לנמלים לעשות את העבודה הזאת כמה שיותר מהר. אם צריך לתת להם תקציב ממשרד האוצר לא כמתנה, אלא כהלוואה תעשו את זה. כמו שעשיתם עם רשות שדות התעופה נתתם להם המון הלוואות גם בתקופת הקורונה וגם אחרי זה. אפשר פשוט לשחרר את המגבלות - - כן, דיברנו על זה. הכול בסדר. אבל אתם צריכים להתחייב מהצד השני לעשות כל דבר, לא רק במה שאתם מרוויחים כסף. זה גם אני יודע יש דברים שאתם לא מוכנים לפרוק ולא להשקיע כדי לעשות את זה. אז גם אתם צריכים כתנאי לזה שישחררו לכם חלק מההגבלות לעשות כל דבר ולא רק מה שנוח לכם. התחומים היחידים שאנחנו לא מתעסקים בהם זה מכוניות. אנחנו נשמח לעשות מכוניות החל ממחר, רק שישחררו את המגבלה. דוד, מעבר לטכנולוגיה, מה עם כוח האדם? תכף נגיע לכוח האדם. כוח האדם לא תלוי באוצר. נגיע לזה, אל תדאג. לגבי כתב ההסמכה.

לדבר. אני אגיד שני דברים: ראשית, לעניין ההשקעות לפחות, להבנתי וממה שאני מכירה משיחות עם רבים מהיושבים בחדר, כסף הוא לא החסם להקמת המתקנים לטובת פריקה. ההשקעות בתחום הנמלים מתבצעות באמצעות חברת נמלי ישראל שיודעת גם לקחת הלוואות וגם לבצע הקמה של תשתיות חדשות, ולראייה גם הקמה של הנמלים החדשים בחיפה וגם באשדוד וגם ההשקעה שהיא לוקחת כרגע בה חלק יחד עם נמל אשדוד לטובת הקמת מסוע שיאפשר - - - בצורה טובה ובטוחה יותר. כמה תקציב אתם צריכים כדי לעשות? נמל אשדוד לא צריך כסף. אז תעשה את זה.

עשינו. אני שומע שלא.

בדיוק אני מספר שהשלמנו בימים אלה השקעה חסרת תקדים במסוע גרעינים, וההשקעה הזאת, למעשה, התחילה לתת את אותותיה. הרי בינואר שנה שעברה כמעט לא שינענו גרעינים בנמל אשדוד, והשנה אנחנו כבר בקצב של 100,000, 120,000 טון. כך שמהבחינה הזאת לנמל אשדוד אין צורך בהשקעות נוספות. נמל אשדוד השקיעה הרבה מאוד כסף - - אז איך יכול להיות שלוקח זמן לפרוק אם אין צורך? אז אני מסביר: החודש הזה הוא חודש של מפנה משמעותי מאוד. לא ברור לנו מה המשמעות של המפנה הזה באופן אסטרטגי, באופן כולל.

באופן אסטרטגי זה אומר - - שלא יביאו אותנו לפרטים לא רלוונטיים. רק רגע - - - - שאנחנו נעלה מ-300,000 טון ל-1.2 מיליון בסוף 2023. אבל היכולת שלכם, אם עובדים באמת כמו שצריך סביב השעון, הוא קרוב ל-2 מיליון. אז למה 1.2 מיליון?

אני לא מאמין לדבר הזה, אני אומר לך את האמת. הנה, עבר חודש. עשינו 100,000 טון. אני לא מאמין לזה. אני רוצה לקחת יועץ של הוועדה שיבדוק את העניין הזה מול הנמלים. לדעתי, אם אנייה צריכה להמתין הרבה זמן יש סיבה שהיא ממתינה, וזה עולה הרבה כסף.

אז אתה לא יכול להגיד לי שאין שום בעיה, אני לא מקבל את זה. לא, לא, חבר הכנסת ביטן - - אז אני רוצה יועץ שיבדוק את העניין הזה מטעם הוועדה.

הוא ילך לנמל אשדוד, יישב עם בעלי האניות היזמים. אני רוצה לדעת איפה זה נתקע. אם האוצר צריך לתת לכם תקציב הוא ייתן לכם תקציב כי זה עולה לציבור הרבה מאוד כסף. ביטן, אנחנו מקבלים את זה בברכה. אני רק רוצה לציין כמו שציינתי אתה רואה את השיפוע של הגרף הזה? זה שיפוע - - - יכול להיות שהבעיה הולכת להיפתר אז בעוד חודש לא תהיה בעיה,

תמני, בבקשה, יועץ מטעמנו בעניין הזה. אחד מצווארי הבקבוק הגדולים ביותר זה לא המתקנים, זה זמינות משאיות. לא נכון. למה אתם אומרים: "לא נכון"? לא חסרות משאיות? למה אניות ממתינות? עוד פעם אתה עם המשאיות? הוא צודק - - - תכף נגיע למשאיות. לאט-לאט.

מי שמשחרר את האניות זה המשאיות. שוב אמרתי בתחילת הישיבה שכל אחד רוצה לדבר. אני רוצה לפתור את הבעיה לא לדבר. לא לשמוע את האנשים מדברים והולכים הביתה כולם מבסוטים. מספיק עם זה. אפשר בבקשה? מה אתם מייצגים? יבואני תבואות. אני יושב-ראש איגוד יבואני התבואות. בבקשה, דבר. אבל אם יש לך מה להוסיף, לא סתם. שמי איתי רון, אני רוצה להקריא מהנתונים של רספ"ן רשות הספנות. ב-2018 נמל אשדוד פרק 1.752 מיליון. זאת אומרת להציג 1.2 מיליון כאיזה הישג גדול זה לא הישג גדול. כי איכות הסביבה לא הגבילו אותנו אז.

עוד מעט נגיע לעובדים וניתן להם לדבר.

בשנת 2019 1.548 מיליון, וזה יורד משנה לשנה. דיברתי רק על גרעינים, לא על מוצרי גרעינים. אני יכול, בבקשה? אבל אל תיתן נתון של גרעינים ומוצרי גרעינים יחד. מנכ"ל הנמל, אתה לא מנהל את הישיבה. בינתיים אני רואה שאתה נותן הוראות לכולם.

בנמל תיתן הוראות. המספרים יורדים משנה לשנה. בשנתיים האחרונות הנמל פרק הכול בתחום שלנו בערך חצי מהכמות שהוא פרק ב-2018. 1.2 מיליון זה ממש לא הישג בשבילנו. המדינה בשביל להאכיל את האוכלוסייה צריכה להביא 5.5 מיליון טון. כאשר יש לך 1 מיליון טון שאינם נפרקים באשדוד מאלף ואחת סיבות שחלקן צוינו כאן, אותם 1.5 טון נעים במשאיות. אני מדבר על 35 אלף משאיות בכל שנה. מאיפה הם נעים? מחיפה. הם פורקים אצל צביקה או בדגון חיפה או בנמל חיפה, ויורדים במשאיות. יש כל יום מאות משאיות על הכבישים. הכול יורד במשאיות. כשאתה מוריד איך אתה לוקח? רק במשאיות. נכון, בדיוק. אז מה זה "נעים במשאיות"? גם זה נתון שהייתי שמח לתקן. יש פה גם רכבת. צריך לקחת בחשבון. לא כולם נוסעים לדרום. כבוד היושב-ראש, בבקשה, קשה לי לעשות תחרות צעקות. ככה זה בישיבות. מה לעשות. לפחות חברי הכנסת יכולים לצעוק קצת, במיוחד היושב-ראש. מפעלים דרומיים באופקים, בחיפה ובאשדוד - - אז מה הפתרון? אני אגיד לך מה הפתרון: קודם כול גיוס כוח אדם. אין שום סיבה שבאשדוד בשנה שעברה - - השאלה שלי כוח אדם עובד כל החודש או רק חלק מהחודש?

אני אסביר לך: בשנה שעברה נמל אשדוד העמיד 16% מתוך כלל הביקושים.

אנייה רוצה שתי משמרות א', שתי משמרות ב', שתי משמרות ג' מקבלת משמרת אחת ביום. חסרים המון עובדים. זה דבר ראשון. מה הדבר השני? הדבר השני דיברו פה על השקעה במסוע. המסוע מצוין. אבל בסוף המסוע יש ממגורה. הממגורה הייתה צריכה להיות משודרגת ב-2015 לפי התכניות של הנמל. זאת אומרת שגם אם המסוע - - וזה צריך לעשות. אז זה מה ששאלתי אותך. הממגורה היא באחריות חברת נמלי ישראל, לא באחריות חברת נמלי אשדוד.

אני אסביר. קודם כול, אנחנו לא בקרב האשמות. זה לא האשמות, אני רק מציין את זה כעובדה.

אני אומר שאם יפתרו את נושא שמונה ימי פטור חינם ואת נושא המשאיות לא יהיה צורך בהשקעות האדירות האלה. צריך להבין: הבאנו 2 מיליון טון מלט בהשקעות של מיליונים בודדים. פה השקענו בשביל 2 מיליון טון גרעינים באותו תעריף 250 מיליון שקל. אז צריך קצת להיכנס לפרופורציות פה. חסרות משאיות - - השקעה חד-פעמית. היא לא חד-פעמית, יש פה גם השקעות מתמשכות. אין החזר השקעה על ההשקעה הזאת, רק תבינו. השקענו את זה בשביל שירות נטו. הפרויקט הזה של 250 מיליון הנה, הוא מקים מתקן של 60,000 טון ב- 100 מיליון שקל. המתקן הוא הרבה מעבר ל-100 מיליון שקל.

וזה שירות שאנחנו נותנים. אבל כדי לזרז את העבודה וכדי שהממגורות לא יהיו צוואר בקבוקר ויש מאחורה מקורות הכנסה פרטיים מצוינים בתעריפים מעולים שיכולים לעשות את זה בלי שמונה ימי פטור מוחלט. מה זה שמונה ימי פטור האלה? שמונה ימי פטור זה כסף שמקבל היבואן על חשבון המדינה לאחסון במתקן של המדינה כשהוא לא משלם את זה במתקן בחוץ בעוד שכל שאר התפזורות משלמות מהיום הראשון. זה צוואר בקבוק. מצד אחד הם מתלוננים שהם עומדים בתור, מצד שני הם נהנים מהמדינה מפטור של שמונה ימים. זה לא נכון. כבוד היושב-ראש, נאמרים פה דברים לא מדויקים. הממגורה באשדוד אמורה להכניס 15,000 טון כשהמסוע יעבוד. אם הממגורה תוציא את המקסימום היא יודעת להוציא בין 10,000 טון ל-12,000 טון מקסימום.

גם אם כולם יעבדו, ויהיו אין-סוף משאיות שמחכות בתור און-ליין הממגורה לא יכולה להוציא את מה שהיא אמורה להכניס. זה לא נכון לדגון וזה לא נכון גם לכך - - אלי,

לא, איתי, יש דברים שאתה צריך לדייק. תן לסיים. המנכ"ל, אמרתי לך לא להפריע. אני לא רוצה להוציא אף אחד, אז לא מתאים שנוציא אותך. אתה לא יכול שכל אחד שמדבר יש לך מה להגיד. אני אמשיך ואומר שהממגורה כולה היא בגודל של אנייה אחת. זאת אומרת שאנייה שפורקת היא תעבוד - - אז מה הפתרון? אני רוצה להגיע לפתרון. חברת נמל אשדוד תכננה את הרחבת הממגורה שהייתה אמורה להתבצע ב-2015. המסוע שהוא מדבר עליו היה אמור להיות ב-2011. אתה אומר שהנושא של הממגורה זאת הבעיה כרגע. כרגע.

תכף נתייחס לכוח אדם. עוד דבר שלישי: ב-2016 מדינת ישראל החליטה לסגור את דגון חיפה. אם יסגרו את דגון חיפה, אדוני היושב-ראש, לא תוכל לקנות ביצים, בשר וחלב במכולת כי לא יהיה לך אוכל. המדינה הייתה צריכה לחשוב על פתרון חליפי לדגון חיפה. אין כרגע - - כרגע עובדים בחיפה כרגע?

לא יודעים כלום.

איפה משרד התחבורה? תסביר לנו את זה. סגרתם את חיפה. לא סגרנו. זה מה שהוא אומר. יש החלטה לסגור את דגון. שאלתי אותך אם זה סגור, ואמרת לי כן. לא, זה לא סגור היום. אוקיי. אם אתם סוגרים את חיפה מה הפתרון החליפי? קודם כול, נאמר פה על-ידי מנכ"ל נמל מספנות ישראל שהם הולכים לבנות ממגורה חדשה בשנים הקרובות. מה זה בשנים הקרובות?

ממגורה לוקח שנה, שנתיים

אז מתי אתה מתחיל לבנות ומתי אתה מסיים? אנחנו מתחילים את הבנייה עוד החודש. אנחנו עובדים על זה כבר חמש שנים לקבל היתרים ולגמור את התכנונים. אז יש לך היתר היום או אין לך? תוך שנתיים הממגורה עובדת. אנחנו מקימים השקעה הרבה יותר גדולה ממה שנאמר פה.

בינתיים אני לא חושב שמישהו יסגור את ממגורת דגון כל עוד אין פתרונות אחרים. דבר שני, הייתי שמח לתת גם לחברת נמלי ישראל שהיא אחראית על התשתיות - - תכף ניתן להם. בבקשה, אתה כל הזמן מצביע. אני זאב מנצור, יושב-ראש חברת לוגיסטיקר ממגורות. אנחנו החברה שמנהלת ומתפעלת את הממגורה ואת המסוע. נכון לרגע זה הממגורה והמסוע לא היו צוואר בקבוק. אבל היא מהווה, אתה שומע. לא, לא. אז מי צריך להגיד שהיא מהווה? אתם או הלקוח? אני לא מבין את זה. אתם אומרים שהכול בסדר ובינתיים יש בעיות. ממש לא בסדר. אני אשמח שיעברו כמה שיותר גרעינים בממגורה ובמסוע. צריך להבין שאכן הושקעו 250 מיליון שקל והמסוע הזה צריך לעבוד 24/7 להוציא שבת כדי שנוכל ליהנות ממנו, אחרת ההשקעה לא תבוא לידי ביטוי. עד כה זה לא נעשה. אנחנו במהלך שיפור. קיבלנו את המפתחות לניהול המסוע רק בתחילת החודש, ומידי שבוע אנחנו רואים שיפור הולך וגובר. אני רוצה לדייק כאן את הנתונים: נכון לשלושה שבועות של הפעלה אנחנו בשיא הממגורה הגיעה ל-65% ניצולת אחסנה. זאת אומרת נכון לרגע זה הממגורה והמסוע לא היוו צוואר בקבוק. כדי להגיע למעל 2 מיליון טון גרעינים בשנה יצטרכו לבצע שיפורים. אבל למחר בבוקר והיום אפשר לקלוט ולהכפיל את כמות כניסת הגרעינים בלי שינויים מג'וריים בממגורה. בהחלט, כפי שנאמר קודם - - הם לא מסכימים איתך. נכון לרגע זה הממגורה לא עצרה יום אחד. אני רוצה להבין, איתי. הכול מספק?

הרי אמרת שלא אז איך אתה אומר שהכול בסדר? אני לא מבין את העניין הזה. לא ראיתי דבר כזה. הלקוח אומר שיש בעיה, ואתם אומרים כולם שאין בעיה. בואו נעשה הבחנה בין הטווח המידי של היום, מחר ובשנה הקרובה לבין עוד שנתיים ועוד שלוש.

שיגידו - - - - - - דברי טעם, אבל הם נכונים ורלוונטיים לעתיד. נכון להיום אפשר להכפיל את כמות כניסת הגרעינים עוד לפני שעשינו - - - יש 100 משאיות שמחכות בתור לקבל את הסחורה ולא יכולים לספק להם כי הממגורה לא מסוגלת. מה שאומר אדון חתוקה בהחלט צודק לגבי יכולת המסירה של הממגורה. אנחנו יכולים מחר בבוקר להשמיש את פסי הרכבת. אני יודע שחברת נמלי ישראל עובדים על זה. זה צריך לקרות כמה שיותר מהר כדי שהממגורה תוכל גם למסור ברכבת. בינתיים אין רכבת. סליחה, עד לפני שנה הייתה רכבת. רכבת ישראל קיבלה החלטה להשבית את פסי הרכבת. זה לא משהו שהוא תורה מסיני, אפשר לשנות את ההחלטה הזאת. אפשר להשתגע מזה, תאמיני לי. בינתיים אני מבין שאת כל הבעיות אתם מפנים דווקא לנמל אשדוד. עם נמל חיפה אין בעיות? דוד, אני צריך לצאת. אני רוצה לומר משהו.

חברים, מניסיוני מדובר בנושא חיוני. מדובר במזון שאנחנו אוכלים, שבעלי החיים שאנחנו אוכלים ותוצריהם מתפרנסים ממנו, וזה משפיע,

על יוקר המחיה. יש כאן נושא סבוך. אתה עלית על כיוון ההתמודדות שלנו קראת לזה היועץ שלנו. לדעתי, חסר לנו ידע. יש ידע חלקי ואולי הרבה יותר, היריעה לא מספיקה. אנחנו מוכרחים לקבל מפת דרכים כדי להבהיר לעצמנו איפה נקודות המחלוקת ואיפה צוואר הבקבוק, השקעות בכוח אדם, הגבלת השימוש ברציפים, תחבורה, מוכנות לפינוי דגון,

תכף נתייחס לעובדים ולמשאיות. אני כבר הבנתי את הבעיה. לא צריך לחזור על העניין של המשאיות. חבר הכנסת שוסטר, אם לא קשה לך, תמתין עוד שלוש דקות. חשוב שתשמע. אחר כך כוח וועדים. מי נציג ההסתדרות פה? אז ניתן לך גם להתייחס לעניין אחרי שנתייחס לכוח אדם.

אדוני היושב-ראש, ברכות על המינוי לתפקיד. הוועדה הזאת חשוב מאוד לכלכלה בישראל. שמי גבי בן הרוש, יושב-ראש מועצת המובילים. אם הייתי לוקח דיון לפני 20 שנה בוועדות הקודמות אותם השחקנים ואותן הבעיות. מדינת ישראל השקיעה קרוב ל-8 מיליארד כדי לפתח שני נמלים פרטיים חדשים נוספים. להגיד לכם שיש שינוי? אין שינוי. כ- 20,000 משאיות ביום פוקדות את הנמלים בשלוש משמרות. אתה שאלת את מנהל נמל אשדוד כמה זמן לוקחת פריקה של אנייה של מכולות.

הוא פורק את האנייה שיש בה 6,000 מכולות בחמש משמרות מה ההמשך? המכולות נשארות בתוך הנמל. הן מגיעות לבית הלקוח?

יש לנו מחסור בכ-6,000 נהגים - - הוא לא יכול לעזור לך בעניין הזה. הוא לא קשור לעניין, אני מאוד מצטער. יש בעיה, זה נכון. אבל זאת לא בעיה שהוא יכול לפתור. ברור, ברור. חשוב שגם חברי הכנסת יהיו מודעים לזה. מה הפתרון? כשנמלים עובדים 24/7 הם עובדים. תשעה נמלים יש היום במדינת ישראל.

נהגי המשאיות, מורשים על-פי חוק לתשע שעות נהיגה בלבד.

המדינה השקיעה מצד אחד במשאב ציבורי תפעולי להורדת יוקר המחיה, לתחרות, לשביתות למה שאתה רק רוצה אבל אין מי שיפעיל את הנמלים האלה 24 שעות. למה הדבר דומה, אדוני? הקמת בניין רב-קומות אבל שכחנו לעשות חניונים. מה שתוקע את המדינה ותוקע אותנו זאת הרגולציה. היו פה דיונים אין-ספור. זאת אומרת כל ההשקעה יורדת לטמיון. אותו דבר בתפזורות שאלת כמה זמן זה לוקח. באה אנייה עם 20 או 30 אלף טון. הנמל יכול להפעיל כמה מחסנים ומנופים במקביל, אבל אין לנו משאיות, הנהגים עוברים על החוק. אז האנייה ממתינה. היא משלמת ביום 100,000 דולר. אז, רבותיי חברי הכנסת, תבינו, לא יכול להיות שעושים פה חצאי עבודה והכותרת של הדיון היא באמת חשובה היום לציבור: יוקר המחיה והתחרות. אז לא השתנה כלום ביוקר המחיה והתחרות לא תהיה,

אם לא יפתרו את הצעדים המשלימים. מי אחראי לעניין הזה במשרד התחבורה? אתם עוסקים בזה? אנחנו רשות הספנות והנמלים. אבל יש לנו כאן יועצת משפטית מהמשרד. בבקשה. אני סיגלית ברקאי מהלשכה המשפטית. הסוגיה של שעות נהיגה ומנוחה של נהגים מקצועיים באוטובוסים ובמשאיות היא סוגיה שנבדקת. במשך הרבה מאוד שנים אנחנו מנסים לתקן אותה. כבר היינו פעם בוועדה כדי לתקן את הנושא הזה. אני חייבת לומר שבאירופה שעות הנהיגה והמנוחה הרבה יותר נמוכות מאשר בארץ. אנחנו בשיח אנחנו שוטף בימים האלה גם בהמשך לדיונים קודמים שהיו פה בוועדה גם עם הארגונים השונים מול כל סוגי הנהגים כדי לעשות תיאום ותיקון של תקנה 168 בתקנות. זה הליך ממושך כי יש כמה סוגים של נהגים, כמה תחומים. לכל אחד יש המיוחדות שלו. זה בבדיקה, כן בשיח וכן בבדיקה שוטפת. 20 שנה. ניסינו, היינו פה בוועדה, אתה יודע. יש פתרון לדבר הזה? אנחנו בשיח עם הגורמים של הציבור, ואנחנו מנסים להגיע לפתרון. הפתרון הטריוויאלי הוא תוספת כוח אדם. אם רוצים לשמור על מעט שעות עבודה צריך יותר כוח אדם. האם פה יש בעיה? זה אני לא יודעת להגיד לך. חברים, יש להבחין בין כוח אדם שעובד בנמל כדי לפרוק את האניות לבין נהגי משאיות. זה נכון שאם אתה פורק ואין מי שייקח את זה אז אנחנו באותה בעיה. אנחנו נצמצם את מועד הפירוק ובסוף לא יהיה שינוע כי הרכבת יצאה מהתמונה. אין פה נציג של משרד התחבורה בעניין הזה. אדוני היושב-ראש. אתה כל הזמן מצביע. אתה יכול להוסיף לי משהו ממה שדיברנו?

לא להגיד אותו דבר. שמי יואב צוקרמן, סגן נשיא נמל המפרץ החדש SIPG, הנמל המתחרה החדש בחיפה. עבדתי בחברת נמלי ישראל והייתי אחראי על הרפורמה בנמלים. אני רוצה לעשות פה סדר למי שלא חי את הנמלים. נכנסנו לדיון עמוק על נושא הגרעינים שהוא מאוד מורכב ושווה דיון נפרד. אבל אני רוצה לתת דוגמה שאפשר לפתור מחר בבוקר: מטען שנקרא מלט תשומת הבנייה מספר 1 במדינת ישראל הביקוש הוא קשיח, כולם צריכים מלט כל הזמן, והמחיר כל הזמן רק עולה. מלט זה דבר שקל מאוד לפרוק אותו. לא צריך ממגורות ולא צריך עוד עובדים ועוד משאיות

מלט פורקים שני מיליון טון באשדוד - - - - - אל תפריע לו. אתה מפריע כל הזמן.

אין תור במלט באשדוד, נכון. אבל תן לי. רק להסביר אין פה שום עניין בנוגע לעובדים ולהסתדרות. זה עניין מאוד פשוט שהוא רגולציה נטו. מחר בבוקר אפשר להגביר משמעותית את התחרות בשוק פריקת המלט ולהוריד את תשומות הבנייה באופן מידי. אז מה הרגולציה אומרת? רשות הספנות והנמלים נתנה לנמלים החדשים, גם לנמל הדרום שנמצא בזום וגם לנמל המפרץ החדש שיודעים מחר לפרוק כמויות גדולות של מלט ולהתחרות במספנות ישראל שלא מתנגדים לתחרות הזאת ולנמל אשדוד ולנמל חיפה שלא מתנגדים לתחרות הזאת. פשוט לפרוק אניות של מלט, להוריד את תשומות הבנייה.

ברישיון שלנו אנחנו חוזרים למילה הזאת "כתב הסמכה", זה הרישיון. נתנו לי רישיון, אני סלקום חדש בשוק ואמרו לי, מסרון אם אתה לא עושה, תעשה רק שיחות. יש רישיון מוגבל כי שרת התחבורה בממשלה הקודמת הגבילה אותו בגלל כל מיני נושאים. חשבו שצריך להגביל או אפילו לא חשבו על נושא המלט, ועכשיו במילה לא צריך אישור, אלא ברמה המשפטית מותר לפרוק מלט אבל הרגולטור צריך לתת את ברכתו. זה נטו רגולציה, זה לא קשור לוועדים. הדיון הזה הוא על תחרות בנמלים. תחרות במלט אפשר לעשות מחר בבוקר.

אני רק אשלים. הרעיון של הרפורמה בנמלים,

למי שלא מבין: תחשבו שאנחנו מדברים על חניונים בתל-אביב. כולם רוצים לחנות ואין חנייה. נפתחו שני חניונים חדשים ענקיים במרכז תל-אביב, ועדיין מיניבוסים לא נכנסים לחנות, עומדים בתור. אז אומרים, למה? כי מי שנתן לי את הרישיון לא כתב במפורש "מותר לך להחנות מיניבוסים" "מותר לך לפרוק מלט או גרעינים". עכשיו, הם דיברו כאן על פריקת גרעינים. אני יכול מחר בבוקר לפרוק סוג מסוים של גרעינים. אבל אני צריך לשים מתקן. הם קראו לו קודם "ההופר הירוק". נמל אשדוד הסביר את זה יפה. כדי שאני אקנה הופר ירוק אני צריך איזשהו טווח כדי להחזיר את ההשקעה. אבל יש לי רק שנה וחצי כי שרת התחבורה נתנה לי רק שנתיים. אז מה שמבקשים פה - - אוקיי, בוא רגע נעצור. רק לסכם. מה שמבקשים פה כולם זה בדיוק אותו דבר. מה שאמר אוריאל לין, מה שאמרו מספנות ישראל - תחרות פתוחה, חופשית לכולם בלי הגבלת זמן ומקום. אין אף אחד שמתנגד לזה. אין משאיות. אז נתמודד עם המשאיות. המשאיות לא קשורות. רק תן להתחרות, אל תגביל אותי. איך אתה פורק את זה? אני פורק מלט והמלט יותר זול. אני נשבע לך. תבוא מחר בבוקר, תקנה מלט. יש תור של מלט? תודה רבה. נתנאל, התאחדות התעשיינים, בבקשה. אני רוצה להתחבר למה שיואב אמר. הדיון פה הלך למקום שכולם מאשימים את כולם בתוך הגורמים שמתפעלים את הנמל. ואני רוצה להאמין שמתוך הגורמים שמתפעלים את הנמלים כולם עושים את העבודה. נמצאים פה הוועדים של אשדוד, אנשים שעושים עבודת קודש, וכמעט גמרו את הפקק שהיה לנו בשנה האחרונה. השלב הבא לא טמון באנשים שיושבים פה מהצד העסקי, אלא הוא טמון במדיניות של הממשלה. כל זמן שהממשלה שמה את כל ההגבלות האלה ועדיין לא הצלחתי להבין את הרציונל, לא ממה שצביקה אמר ולא ממה שאמרה היועצת המשפטית, למה יש עדיין מגבלות בנמלים הפרטיים. אנחנו נמצאים היום בעולם אחר. תנו לכל מי שיכול לפרוק את מה שהוא יכול. תנו לו טווח ארוך לא שנתיים, לא חצי שנה ולא תנאי כזה ולא אחר. ולא צריך ועדה, ולא צריך חודש. מחר בבוקר. הם אפילו לא צריכים לכתוב. היועצת המשפטית תרצי להגיב? השאלה ברורה. בוא ניתן ליועצת לענות. אני באמת לא הצלחתי לשמוע תשובה ברורה

בסדר, אז הבנו את השאלה. עכשיו התשובה. בבקשה, היועצת. (היו"ר דוד ביטן, 13:07) קודם כול, נבהיר: גם בנמל הדרום וגם בנמל המפרץ אפשר להפעיל את כל סוגי המטענים בתחומי הרציפים הראשיים שיש להם. זאת אומרת בנמל המפרץ ברציף 6 ובנמל הדרום רציף 27. זאת אומרת היום בתחומים הגדולים ברוב שטח הפעילות שלהם הם יכולים להפעיל ולפרוק כל מטען שהם רוצים. יש תוספת השטחים הנוספים שהיו אמורים להינתן לחברות בשלב מאוחר יותר. זה מסיבות של הכנסה של תחרות הדרגתית כדי שהמשק יתאים את עצמו בצורה מאוזנת יותר. אבל אתם מטילים מגבלות על הפעלה בנמלי הדרום.

תגידי ליושב-ראש מה המגבלות שאתם מטילים. אורי, אל תפריע. אני אשלים את

בגלל העומסים שהיו בנמלים בזמנו שרי התחבורה והאוצר הסכימו לתת את השטח בהתאם לסמכות שיש בכתב ההסמכה, לבקשת החברות, כרגע לפרק זמן של שנתיים כדי לפרוק מטען כללי כי אלה היו העיכובים שהיו אז באותו זמן בנמלים. ועכשיו מה? כמו שאמרנו מדובר בזכות שהיא לפני התנאים שקיימים בכתב ההסמכה כדי לתת את השטח. אנחנו כבר אמרנו לחברות שככל שהחברה מבקשת לשנות את ההיתר שניתן לה ולהרחיב אותו, לשנות אותו באיזשהו היבט, היא מוזמנת לפנות לשרים פעם נוספת בפנייה מסודרת ולבקש שהשרים יבדקו ויבחנו אם הם רוצים או לא רוצים. זאת שאלה שהם צריכים לבדוק אותה. ואז הם יוכלו להידרש לזה ולתת תשובה. אבל לשנות מחר בבוקר זה לא משהו שאפשר - - אדוני, קיבלתם דוגמה מושלמת לפסיביות של הרגולטור שאחראי לקידום התחרות. הרגולטור הזה אחראי לקידום התחרות בנמלים זה התפקיד היחיד שלו בחוק. אז הרגולטור יושב פסיבי ואומר, תכתוב מכתב.

כתבת מכתב, אומרים לך לא - - לא נכתב שום מכתב.

הכול טוב ויפה. אתה פנית באיזו בקשה? לא פנית במכתב.

היא אומרת שלא כתבתם. מה העניין? פניתם?

הם לא פנו.

אז למה אתה אומר שפנית? - - - מספיק כבר עם העניין הזה, באמת. אני יכול לענות? אף אחד לא יכול לענות. משרד התחבורה, כן. נמל הדרום פרק 102,000 טון מלט ונמל המפרץ לא פרק אפילו טון אחד.

כי פנינו אליך ואמרת לנו לא לעשות את זה. אמרת שאנחנו לא יכולים. אבל לפי החוק, אנחנו כן יכולים, ויש פה עניין שהוא נטו רגולציה. אבל אני לא נתתי לך רשות דיבור, אתה יודע? אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית שאלה.

בוודאי שאתה יכול. דיברת על זה שזה צריך להיות תחרות הדרגתית ודברים כאלה יש צפי מתי כל הרגולציה הזאת תיעלם פשוט? לפני שאת עונה אני רוצה להוסיף שאלה או הערה: הרגולציה בהקשר הזה, כמו שאני מבין, גם רוצה וחייבת לעסוק בנושא התחרות מכל הסיבות שבעולם, אבל גם צריכה לעמוד במדדים של הביצוע, כלומר של הפריקה ושל השינוע בקצב הנכון, וגם - אני מזכיר להיות מוכנים לזמן חירום. התחרות היא רק חלק מהמשימות שלכם. אני רק רוצה להבין עוד משהו: מה ההשפעה לתת לנמלים החדשים על הנמלים הקיימים? אני אשמח לשמוע גם על הצפי. היא מדברת על הדרגתיות. מתי זה - - בסדר, היא תענה לך. אני רוצה להשלים את השאלה המקורית שנשאלה עכשיו ואני אתן לגורמי המקצוע לענות כי זאת לא שאלה משפטית. כתב ההסמכה יצר מארג של מסגרת יחסית מאוזנת מתי השטחים האלה יינתנו מאליהם בלי שהם יצטרכו לבקש את השטח. שוב אפשר לתת בעיקר השטח של החברה את השירותים לכל סוגי המטענים. השטחים הנוספים שהם שטחים יותר קטנים, והם תוספת, כתב ההסמכה יצר מסגרת מתי אפשר לבקש מהם לעשות בהם שימוש, מתי הם יכולים לבקש ומתי יתנו להם גם בלי שיבקשו בהתאם להיקף מטענים שנטענים בשטח במדינה, בהתאם לכמויות ולעומסים. זה ההסדר שהיה. על זה עוד לא קיבלתם פנייה בעניין הזה. לא קיבלנו. אז אתם תגישו פנייה. מטען נוסף למטען הכללי לא - - - אדוני היושב-ראש,

אני מבקש הערה קצרה. לא, שנייה, לא נתתי לך. לעניין משרד התחבורה. תמתין רגע. אני מבקש מהחברות שיגישו מכתב מה הדרישות כדי לפתור בעיות קיימות. לא כדי לעשות דברים נוספים. תשלחו לנו עותק ואנחנו רוצים לראות את זה. לא בדיבורים, רק להגיד "מגיע לנו". אבל גם זה צריך לפתור לי בעיות קיימות. זה שאני נותן לך עוד 2,000 מטר ברציפים ואתה לא פותר לי בעיה קיימת אז אני אתן לרגולציה לעשות את העבודה שלהם. אבל אם יש בעיה שנמל אשדוד לא יכול לתת לה פתרון אני רואה שנמל חיפה אפילו לא הגיעו - - הגיעו. הגיעו. אז למה אמרת לי שלא הגיעו? הוועדים הגיעו.

נמצאים פה נציגי הוועדים, לא ההנהלה. ההנהלה אפילו לא הגיעה. כנראה, לא מעניין אותה. אולי בגלל שמכרתם אותה.

שנייה, לא נתתי. רגע. את זה אני רוצה לראות. לדעתי, נעשה את זה מהר מאוד אם צריך לפתוח ולתת להם עוד שטחים ועד משהו אז שיעשו את זה אם הם לא מסוגלים. אם הם מסוגלים לתת פתרון,

שייתנו את הפתרון. אני לא רוצה לפגוע כרגע בנמלים קיימים וכולי. אבל אם אין לכם פתרון אז תנו הסכמה גם אתם לפתוח את השוק בהרבה יותר ממה שהוא נמצא היום. היום אין המתנות. מה רצית להגיד, אוריאל? הערה קצרה: משרד התחבורה בשנים האחרונות לא עשה מאומה כדי לשפר את המצב בנמלי הים. אני מקווה שזה ישתנה. אבל אני רוצה לציין: יש פתרון אחד ויחיד להפעיל את כל הרציפים, לבנות תחרות חופשית לכל הנמלים הקיימים - - אבל זה לוקח זמן,

תאמין לי, אדוני היושב-ראש, זהו הפתרון היחיד. בוא נגיד דבר כזה, אוריאל: אנחנו רוצים שיוקר המחיה יירד. אני לא נכנס כרגע לאיזה נמל מגיע את זה ולאיזה נמל מגיע זה. מה שמפריע להורדת יוקר המחיה בזה אנחנו צריכים לטפל כרגע. זה הדבר הכי חשוב ולא אם איזה נמל ירוויח עוד חצי מיליארד או פחות חצי מיליארד. זה יושג בתחרות, אדוני. זה יושג בתחרות - - - של כל הרציפים. אני רוצה לסכם איתכם את הבעיות ואחר כך נראה את הפתרונות: קודם כול, בנושא המכולות הבעיה כמעט לא קיימת. אבל הבעיה העיקרית במכולות זה השינוע של המכולות מהנמל והלאה. זאת לא הבעיה של הנמל, אלא צריך לפתור את זה באיזושהי צורה. זאת הבעיה העיקרית במכולות. - - - לגבי התפזורת זאת הבעיה המרכזית היום שהנמלים לא יכולים לתת את המענה כמו שצריך מכל מיני סיבות. לא ניכנס כרגע לסיבות, אני לא מאשים אף אחד. זה רק במטענים מסוימים. במלט אין תורים, אין המתנות ויש הנחות. בסדר, יכול להיות. אני שמעתי עוד בעיות לא רק בגרעינים כאלה ואחרים. אתם מסכימים איתי שזה הרבה יותר מרכזי? אחד הפתרונות למסוע זה הרכבת. משקיעים מיליארדים בפרויקט של רכבת ולא יכולים להשקיע קצת כסף בלשנע את העסק הזה מהנמל הלאה? לא רק שלא עושים אלא גם סגרו את הרכבת בכלל, גם במקום שהיא יכלה לעבוד. רק לחדד את הנקודה: יש פרויקט של מסילות רכבת שמסתיים בחדרה במקום להמשיך אותו עד הנמלים בחיפה כדי שזה יקל את עומס המשאיות וזה גם מקל את זיהום האוויר מכל הבחינות זה פתרון מתבקש מכל בחינה שהיא. המשאיות - - - בעומס. כדי שיהיה לנו יותר קל בישיבה הבאה נזמין את הרכבת לישיבה הבאה. אני רוצה מומחה מטעמנו שיעשה בדיקה וייתן חוות דעת מה ההשקעות לשיפורים שצריך לעשות בנמל אשדוד ואולי גם בנמל חיפה. ברכבת אכן צריך לעשות השקעות. למרות שראיתי שבנמל חיפה סיכמו על מיליארד שקל שאפשר להשקיע בנמל.

לרכבת גם אנחנו זקוקים כי אין לזה - - - נכון להיום. עד אז אני רוצה את המכתבים שלכם מה השיפורים שאתם צריכים לעשות כדי לקבל הסכמה מהרגולטור. רק תחריג פה את הנושא של מספנות ישראל כי אין טענה שזה עומד כנושא פתוח שלא הגשנו בקשה. אז תנו להם תזכורת.

האם יש איזשהו חשש שאנחנו לא הגשנו בקשה לפתוח את ה-5%?

זה נושא שהוגש, על זה אין מחלוקת. בסדר, לפתוח. אבל בכמה לפתוח? להסיר את המגבלה. להסיר לגמרי את המגבלה - - אנחנו בונים ממגורות שזאת הבעיה - - - ברור לי שאתם לא רוצים מגבלות.

אתם חברה עסקית. נמל חיפה סיכמו עם נמל אשדוד על איזשהו תהליך. אני לא רוצה לפגוע בתהליך הזה, אבל אני רוצה לפתור את הבעיה של יוקר המחיה. היושב-ראש, אני לא שמעתי תהליך. יש תהליך. כששאלתי הם לא אמרו לי מה הצפי. עוד מעט נגיע לעובדים ותשמע את זה. עוד לא הגענו לזה. היה עוד נושא לישיבה הבאה. איכות הסביבה.

אחת הבעיות זה באמת איכות הסביבה. בואו נשמע מה הפתרונות. כי חלק מהפירוק הוא איכות הסביבה לא מאפשרים לעובדים. ככה שמעתי מהם. בסופו של דבר אלה לא בעיות, אלה אתגרים שאנחנו מתגברים עליהם. בסדר, אתגרים. נזמין גם את איכות הסביבה. צריך בהחלט להזמין אותם. אדוני, אם אפשר, בנושא איכות הסביבה נמל המפרץ. שוב אתה מדבר בלי אישור?

אני לא נותן לך. כשיהיו מאיכות הסביבה תטען את הטענות. למה לשמוע את זה עכשיו ועוד פעם אחת? זאת לא טענה, רק מידע.

אני לא פותר את הבעיה של איכות הסביבה. אני צריך פה אותם, אז מה זה יעזור שאני אשמע אותך בעניין הזה? עכשיו אנחנו עוברים לנושא של העובדים.

אם למישהו יש פתרון בנושא של המשאיות חוץ מהבעיה של הרכבת, מוזמן לכתוב לנו על העניין הזה. בסדר? אני רואה בזה בעיה מאוד רצינית. אני לא רואה פתרון כי הבעיה של נהגי משאיות קיימות בכל אירופה כמעט בכל מקום, ואני לא ראיתי שהם מצאו פתרון. אז יכול להיות שנעשה עבודה טובה מאוד בלפרק את האניות ואחר כך הסחורה לא תגיע למקום שלה. אז מה עשינו בזה? לא עשינו בזה כלום. אז יש לך פתרון למשאיות? שאלת אם יש פתרון. באמת יש מחסור בכל העולם. אבל ההבדל בין ישראל לעולם הוא שנהגים באירופה ובארצות-הברית עוברים ממדינה למדינה ומתפעלים. בישראל אין לנו הלוקסוס, אין לנו יכולת לייבא נהגים כאלה, גם מבחינה ביטחונית. לוועדה שלך נגיע בעוד חודש בנושא תיקון השעות. במשך 20 שנה משרד התחבורה מבטיח פה לוועדה לתקן את שעות העבודה. התאמנו אותם לטכוגרף לאירופה. מדוע זה לא מתבצע? יש לנו ישיבה איתם? אדוני מתכוון לתקנות שאמורות להגיע לוועדת הכלכלה.

זה פותר את הבעיה? זה בהחלט יפתור. במה זה יפתור? זה יפתור מבחינת שעות עבודה כי היום לא המשטרה יודעת ולא הנהגים יודעים מה מותר ומה אסור. אימצנו את התקינה האירופית, אימצנו את הטכוגרף הדיגיטלי. הכול בסדר,

טכנולוגיה - - ואם נקבל את התקנות האלה, בכמה זה מעלה את משיכת הסחורה מהנמלים? בתיקון הגברת שאמרה, באירופה אימצנו את התקינה האירופית. מותר 13 שעות עבודה. אז בכמה זה נותן פתרון? מגדיל את התפוקה ב-10%. מגדיל את התפוקה בנמלים וגם לנו כחברות הובלה. אבל אנחנו כבר אחרי זה. בכמה זה מגדיל? ב-10%. 10% זה לא מספיק. אבל זה גם משהו. 20,000 משאיות יגדילו את התפוקה בלפחות 10%. אם נוסיף לזה עבודות לילה עוד 15%. זה כבר נותן תשובה.

בעולם הלוגיסטיקה 10% ו-15% זה המון. עבודות לילה של מי? שלכם. יש לנו התקנות האלה? הם לא הגיעו אלינו. הגברת אולי תוכל להתייחס. מתי התקנות האלה מגיעות אלינו? 10% זה קצת. אבל בואו נראה. אני מתנצלת, אבל אין לי מידע מתי זה מגיע. אז תיתני לנו תשובה אחר כך? אני אצטרך לבדוק במשרד. אז שיגיעו כמה שיותר מהר שנתקדם. הוא אומר שזה לפי התקינה האירופית אז מה אתם רוצים? אימצנו אותה והכנסת אישרה את זה. מדוע אנחנו תקועים? לא אישרו כלום, כנראה. אישרנו בוועדה הקודמת.

אדוני, ברשותך: פרויקט "עובדים, לילה טוב" להוריד את המשאיות מהכבישים, אחרת לא תפתור את הבעיה. יש עכשיו פיילוט. האוצר יגיד 5 מיליון שקל. הנמלים עובדים 24 שעות, אז הגבילו את זה רק למטען כללי.

אני רוצה להוציא מטענים מהנמלים בשעות החשכה ובבוקר להגיע לבית הלקוח. הבנתי, הבנתי. איפה עורכת הדין?

תשקלו את העניין שבמקומות בעייתיים שמשפיעים על יוקר המחיה שם תיתנו יותר אפשרויות מאשר למשאיות בכל הארץ. אנחנו צריכים לסייע בנושא הנמלים שם תיתנו אפשרויות גם בתקנות, שמי שמוביל מהנמל, יהיו לו תנאים אחרים. אפילו באופן זמני שנפתור את זה עד שנעשה את הרכבת. שתהיה להם האפשרות הזאת, זה לא יכול להיות דבר כזה. אני כבר אומר לך שבמסגרת הדיון לאישור התקנות זה יעלה. ואם זה לא יעלה אנחנו נוסיף את זה. אתם צריכים לפתור את הבעיה הזאת. אתם תמיד אומרים: נלך לפי התקינה האירופית אז בואו ניקח את התקינה האירופית לפחות, אם היא פותרת לנו את הבעיה. אנחנו בודקים את המכלול - - אז בתקנות תכניסו סעיף שאומר שסחורה שיוצאת מהנמל, התנאים לגביה יהיו אחרים. אני לא יכולה להתחייב כרגע - - אל תתחייבי, אנחנו מבקשים. אני לא אמרתי לך להתחייב במשהו. רק אני אומר לך כבר שבדיון אנחנו נכניס את זה. אז, חבל, כבר תשקלו את העניין שלא נתווכח בוועדה. עכשיו נעבור לכוח אדם. מי רוצה לדבר ראשון? אני רוצה לשמוע את אלי. העובדים מנמל חיפה גם נמצאים, נכון?

גם העובדים של אשדוד וגם העובדים של חיפה. וההסתדרות. וההסתדרות, כמובן. צריך להבין שהתחרות היום היא כבר בעיצומה. יש הרבה מאוד מעברים של מטענים ואניות מנמל לנמל, יש תחרות, יש הנחות. נמל אשדוד נותן תמריצים בגובה של כ-100 מיליון שקל בשנה בגלל התחרות. צריך להבין האינטרס שלנו זה, כמובן, לעבוד כמה שיותר חזק בקו המים ולחזק את כמות הידיים. אלא מה, בנקודות מסוימות חסרים צוותים לעיתים. אבל כשאנחנו מסתכלים על הממוצעים ביחס לתחרות אנחנו נותנים שירות שהולך ומשתפר. כי בסופו של דבר אם אני אתן לפזורות יותר ידיים כשכבר היום יש לי מחסור במשאיות בקצב ההוצאה שלהן, המשמעות של זה שזה סתם תקוע. בהנחה שאתה פותר את הבעיה של השינוע? אחד הדברים שהמסוע עושה, הוא הולך להוריד היקף מאוד משמעותי מצוואר הבקבוק הזה. אנחנו בשיח מאוד מתקדם עם הוועדים להתייעלויות בנקודות שהן צוואר בקבוק בנושא הזה. אבל בסך הכול המחסור בידיים כרגע לא קיים ביחס למחסור במשאיות. זה צוואר הבקבוק האמיתי של הנמל. יש לך עדיין בעיה בתפזורת. אז אני אומר, בנקודות מסוימות זה קורה לעיתים, זה נכון. אבל התחרות עושה את שלה. צריך להבין שכ-400-300 אלף טון גרעינים נוסעים ברכבת מדגון לדרום. ברגע שאנחנו נעביר את זה לנמל אשדוד - - אין רכבת. על מה אתה מדבר? כשנסע ברכבת ל- - - - - - מה שהם עושים עכשיו זה לא יפה. אתה מדבר? אלי, אלי - - הם יודעים שדבירה במשך שנים קיבלה את רוב הפעילות שלה מהצפון ברכבת לדרום. צריך להשמיש את הרכבת. אם ישמישו את הרכבת בצפון - - מה זה קשור לכוח אדם,

יש מחסור בכוח אדם, לפי נתוני רשות הספנות, לא לפי מה שאנחנו אומרים. כשבא סוכן ומזמין מספר כפול של ידיים ממה שהוא יודע שהוא יצטרך זה לא אינדיקציה. כי מי שמסתכל

אנחנו חיים יום-יום את המשחקים האלה ואנחנו יודעים טוב מאוד. יש מחסור של כוח אדם בנמל אשדוד. תעצור רגע. תן להם כמה מילים ואז תתייחס. בואו נדבר על עובדות: יש כרגע חודש המתנה של אניות בממגורות דגון חיפה.

כי הלקוחות הדרומיים פורקים היום בחיפה. למה הם פורקים בחיפה? כי הם לא מקבלים מענה של כוח אדם של ידיים באשדוד. יש אנייה שפרקה בינואר. 40 יום היא פרקה 50,000 טון, במקום בשבוע.

בנמל אשדוד. זה הכלל, זה לא היוצא מן הכלל. אתם אמרתם שיש בעיות של איכות סביבה ושל משאיות. אלה הבעיות הקטנות. הבעיה העיקרית זה כוח אדם בנמל. אין מענה של ידיים - - אתה שוב מדבר על תפזורת,

אני מדבר על תפזורת, כן. במכולות אין בעיה של כוח אדם? אני לא יודע.

במכולות אין בעיה של כוח אדם. גם בתפזורת - - - אתה מדבר על יוקר המחיה? אתה יכול לכמת רק את הקנסות על המתנות של אניות בנמלי הארץ בתפזורות - - כמה כסף זה? - - סדר גודל של 400 מיליון שקל.

כן, בשנה. זה אם אתה לוקח את המכפלות. אנייה אחת כמו ששלום אמר זה שני מיליון שקל קנס. תכפיל את זה - - אתה מדבר על כל האניות, כולל המכולות? לא המכולות. אני מדבר כרגע רק על התבואות. אז על התבואות 400 מיליון שקל. 400 מיליון שקל, כן. אלה ההוצאות הישירות. אני לא מדבר על אחסנות ודברים אחרים של משאיות. אני מדבר על הדברים הישירים. לועסים מסטיק של אתמול. מה זה מסטיק? הם משלמים. אבל זה לא מדויק כי הוא לוקח נתונים מתקופת הקורונה, נתונים מפיקים של אנייה ספציפית - - אלי, אלה נתוני רשות הספנות - - חבר'ה,

- - - - - הם מצביעים ברגליים. יש היום תחרות בעולם התפזורת בכלל המטענים. זה כל הרעיון של התחרות. אז תחליטו או שאתם רוצים תחרות או שאתם לא רוצים תחרות. מה זה תחרות? אני מסביר. בנמל המפרץ אי אפשר לפרוק - - לא קיבלת רשות דיבור. - - - לעומת שנה שעברה. בשנה שעברה אכן היה לנו צוואר בקבוק מאוד - - - רגע, תעצור.

הנתונים שאתה אומר, 400 מיליון זה נכון להיום או לתקופת הקורונה? זה נכון לעכשיו. זה נכון ל-2022. אז כמה היה בתקופת הקורונה? מה זה 2022? צריך לראות את זה ברמה רבעונית. בתקופת הקורונה היה יותר באופן משמעותי כי אז, אם אתה זוכר, היו תקופות של 80 אניות שהמתינו בנמלים. היום ההמתנה נמוכה יותר אבל עדיין - - מה זה נמוכה? אתה מדבר על חודש המתנה בממגורות בחיפה ובערך שבועיים המתנה בנמל אשדוד. ממש לא נכון. אין המתנה של שבועיים. לאניות הצובר. יוני, זה פשוט לא נכון. יש פה נתונים סטטיסטיים. אחרי שאניות נקשרות לרציף הן עובדות בקושי משמרת אחת ביממה במקום לעבוד מסביב לשעון.

אנחנו מגיעים לרציף ובגלל איכות סביבה עומדים ומסתכלים על האנייה. לא מאפשרים לנו לעבוד. המשרד להגנת הסביבה מונע מאיתנו לעבוד. עמית, אתה יודע שזה לא נכון. שנית, אין משאיות. אתם יודעים את זה. העובדים יושבים ימים שלמים ליד האנייה בלי לעבוד ובלי פרמיה. היועץ שאתה מבקש שיבדוק את זה אני מבקש שיבדוק את הנתונים האלה. אני אשמח להוכיח שאין המתנות חריגות היום בנמל. הממוצע היום הוא מתחת לחמישה ימים בארבעת החודשים האחרונים. זה פשוט לא נכון. הבנו שיש בעיה, זה ברור. את זה הבנו ולא משנה מה יגידו. עכשיו הפתרון: אתם אומרים שהפתרון הוא הגדלת כוח אדם מצד אחד וגם משמרות מצד שני. כאשר המסוע יעבוד אין צורך במשאיות. המטען נפרק ישירות לממגורה. אין שום סיבה לא לעבוד 24/6 בשתי ידיים במשמרת. כיום הנמל לא מסוגל לתת את זה. זה נושא טכני שאנחנו נענה עליו. הוא לא קשור לממוצע של המתנות. יש פה סיטואציה - - אני מבקש שמנהלת המכירות תתייחס לזה. תכף אני אתן לה. יש לכם בעיה להגדיל את כוח האדם? בנושא הגרעינים אין בעיה, אנחנו נפתור את הנושא הזה. ככל שהמסוע מתחיל לרוץ יותר אנחנו כבר הכפלנו את התפוקות שם. ככל שהמסוע ירוץ יותר אנחנו נגיע למצב של 24 שעות. אבל בסיטואציה הזאת יקרה צוואר בקבוק בממגורה בגלל שמונת ימי הפטור. עוד פעם ימי הפטור? בדיוק, זה נושא מאוד קריטי. זה גם מה שמשפיע על הממגורה בצפון.

הם לא לוקחים את הסחורה? הם לא לוקחים אותה בקצב המתאים. הם לא לוקחים את זה בקצב הפריקה. אדוני היושב-ראש, אתה ביקשת תוך חודש לקבל תשובות אנחנו נספק לך את כל הנתונים.

ועד העובדים, אני רוצה להבין דבר אחד: יש איזושהי בעיה מבחינת ועד העובדים גם באשדוד וגם בחיפה שקשורה להגדלת כוח האדם באיזושהי צורה? משמרות כל הדברים מהסוג הזה? אני יושב-ראש ועד תפעול בנמל אשדוד. אנחנו עובדים בתפוסה מלאה. אלה עובדים שעבדו לפני שנתיים, שלוש. יש לנו בעיה חמורה היום שמבקשים שתי ידיים, נותנים להם שתי ידיים. אם יד אחת עושה אלף טון, שתי ידיים צריכות לעשות אלפיים טון. אותו אלף נשאר. כמות המשאיות מתחלק לשתי ידיים. אלי יודע את הבעיה, החברים יודעים את הבעיה.

מה זאת אומרת כמות המשאיות? זה לא קשור למסוע. במסוע אין נהגים, ובמסוע אין בעיה. המסוע מביא לממגורה. - - - תנו לנו לדבר. אבל אי אפשר ככה, באמת. אתם כואבים את זה כי הבעיות אצלכם. אבל, בסדר, תנו להם לענות. אני מזדהה עם מה שגבי אמר אבל השמיכה היא קצרה. אם הוא ייתן למשמרת ג' עבודה של משאיות יהיה לו מחסור במשמרת א' ו-ב' בגלל התקנות. כי צריך להגדיל את מספר העובדים.

הנהגים. הוא ייתן עבודה במשמרת ג', יהיו לו נהגים ב-ג', ויהיו לו בעיות במשמרת א' ו-ב'. הם לא יודעים לתת את כמות המשאיות שדרושה בשביל לפרוק אנייה. אפשר לתת לו שתי ידיים או שלוש, כמה שהוא רוצה. מי מתכלל את המשאיות בתוך הנמל? לא אתם?

המשאיות הן לא שלנו, הן של הלקוח. אבל מי מתכלל את העבודה? הסוכן מבקש ידיים על-פי דרישת הלקוח. הלקוח מבקש שתי ידיים. קיבל שתי ידיים עמד בשתי ידיים? לא עמד בשתי ידיים. כי אתם לא מסוגלים - - - לא, כי אין משאיות. המשאיות לא קשורות לעובדי נמל. יש לנו דוחות שוטפים של מחסור במשאיות, והדוחות האלה מעידים. אני מבקש שמנהלת הבילינג תציג - - לא,

אני רוצה לשמוע את נמל חיפה, בבקשה. רק רגע. אמרת כוח אדם הייתה פנייה לפני כשנה מהמדינה לקבל כוח אדם. הסכמנו לקבל כוח אדם זמני. השארנו אותם שנה וחצי אחרי שהמדינה ביקשה אותם רק חצי שנה. השארנו אותם בגלל הבעיות האלה. בתקופה האחרונה הייתה בטלה ענקית עם העובדים האלה,

צמצמנו - - - - - למה אתם מפריעים? אני לא מבין את זה. אתם יודעים יותר טוב מהם מה מצב העובדים שלהם?

אתה לא יודע, זה לא נכון. נהיה ספורט לאומי, כולם רוצים לנהל את הנמל. אם הם אומרים שאנחנו לא דוברי אמת אז אנחנו מוכנים שהם יבואו - - לא שמעתי את זה. אני אומר, אדון איתי שם צועק "לא נכון". אז בואו נסכם שאם הוא טועה לא נעזור לו. אנחנו דוברי אמת, אבל הוא אומר שאנחנו משקרים. הוא יכול לבוא לראות. אני מזמין אותו אליי חודש ימים כל יום שנראה לך איך מתנהלת העבודה. ואם תראה שזאת בעיה שלנו כל מה שאתה רוצה תקבל.

לא, לא. הם שאלו אותי. אז מה אם הם שאלו אותך. נמל חיפה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני אבנר ביטון ואני חבר ועד בנמל חיפה. קודם כול ההטיה פה לגבי העובדים ולגבי כוח אדם גם כשאנחנו פותחים ידיים אין כוח של משאיות לשרת לא במשמרות א' ולא במשמרות ב'. היום נמל חיפה הפך מטען רציף של מכולות, מתחילים - - - להפוך אותו למטען כללי. בפריקה של המלט אין לנו שום בעיה. המטענים נעים ברכבת, בפתיחת ידיים במכולות אותו דבר. העניין הוא של משאיות אין משאיות בלילה, לא במשמרת לילה. עובדים במשמרת אחת ואין משאיות. מתחילים לעבוד משמרת ב-22:30 ובשעה 2:00 מגיעה משאית. מה אנחנו אשמים? אותם המטענים שפורקים בנמל המספנות - - גם בנמל המספנות אין משאיות. אין משאיות. - - - רבותיי, בואו נסכם את העניין הזה. אתם שומעים את העובדים מוכנים להגדיל את העובדים, את המשמרות ומה שצריך כדי לעשות את העבודה. הבעיה היא בנקודת הקצה של המשאיות. הגענו שוב בלופ לאותה בעיה. אם תהיה רכבת אתם מעמיסים הכול לרכבת. בהחלט. הרכבת מאוד תסייע כאן. אני מבין שהייתה אפשרות לרכבת וסגרו. הייתה מסירה ברכבת בעבר. רכבת ישראל החליטו שהמסילה דורשת שיפוץ ולא מרשים לנו למסור גרעינים ברכבת.

הרכבת מהווה במדינת ישראל סך הכול - - - היא חייבת שיפוץ. דווקא שם יכולים לעבוד בשבת. זה לא מפריע לאף אחד. הרכבת הכרחית כדי שהממגורה תוכל לשחרר את הגרעינים שנקלטים בה. אדוני, אפשר להגיד כמה מילים?

הסתדרות. אני אתן לכם. אל תדאגו. אני שומע מהוועדים שאין בעיה, אז לכם יש בעיה?

אז תגיד. תודה, אדוני, אני רועי בליטנטל, אני מנכ"ל איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות החדשה. אני רוצה להזכיר פה לכל המנכ"לים של נמל אשדוד ובכלל את הדברים הבאים: בקורונה - - עזוב את הקורונה. הקורונה לא מעניין. אני אגיד דבר כזה, אדוני: באופן נחרץ אין בעיה של כוח אדם בנמלים. אני מציע מאוד לגברת להיזהר עם המילים.

היו לאורך שנה וחצי כ-130 או 140 עובדים זמניים שגויסו בחירום בהסכמים איתנו בשני הנמלים, והם עוסקים בחירום. זה היה בשנה וחצי בחריגה מכל ההסכמים. שתי ההנהלות של שני הנמלים שחררו אותם. הסיבה ששחררו אותם היא שאין בעיה של כוח אדם. יש בעיות של משאיות, של רגולציה, של תשתיות לפעמים, של איכות סביבה וכל מיני כאלה.

שיושבים פה הורידו את התור התפעולי מ-90 ל-20 אניות שממתינות בכל מדינת ישראל, ואין שום בעיה. יש לנו עובדים קבועים שיושבים ברזרבה בגלל בעיות שלא קשורות בנו ובהפעלה שלהם. זה הכול, אדוני. שכל הדיבור הזה ייפסק, הוא חסר קשר למציאות. אני עוד לא יודעים איך פותרים את הבעיה של המשאיות. אני פשוט חושב שצריך לבדוק את העובדות. בעיה רצינית. השקעות ברכבת זה מה שצריך לעשות. השקעות ברכבת הבנתי, אבל בטווח המידי אתה צריך השקעה כי אתה צריך את המשאיות.

זה לא נותן את כל הפתרון.

כמה משאיות אתה צריך כדי להעביר את כל החומרים מהנמלים החוצה?

אני אתן לך דוגמה, אדוני, של נמל אילת. בנמל אילת אנחנו עובדים 24 שעות. נהג עובד 12 שעות ומחליף אותו נהג אחר מה שאני לא יכול לעשות בנמלים האחרים בגלל המחסור. ונגיד שקיבלת את זה, כמה נהגים אתה צריך? במידי לטובת עוד שני נמלים שקמו אנחנו צריכים כ-2,500 נהגים.

מעסיקים נהגים בני 78, 80 בגלל המחסור. יש לנו מחיר כבד בתאונות הדרכים. אנחנו מעסיקים נהגים שהייתי מוותר עליהם כי הם מועדים לפורענות אבל אנחנו במצוקה אמיתית. היום לקנות אוטובוס זה עולה 1.2 מיליון, לקנות משאית זה 800-700 אלף. אני מעדיף שהמשאית תעבוד 24 שעות כדי לנצל את ההשקעה בהון. יש לנו מאגר של אלפי נהגים שמשתחררים מצה"ל - - ומה הבעיה? הם לא נותנים להם לנהוג? שנה לוקח תהליך מול המכון הרפואי. הרגולציה תוקעת לנו הכול. מה זאת אומרת מכון רפואי? איזה מכון רפואי אתה צריך? בשביל להוציא רישיון משאית - - שנה לוקח? שנה ויותר. זה פורסם והיינו אצל ליצמן, שר הבריאות איפה לא היינו. אדוני, זאת המצוקה. לכן אני אומר: המדינה כבר השקיעה סוף-סוף בתשתיות, הנמלים מוכנים להתחרות ביניהם. אבל מי מפעיל אותם? בסדר. בישיבה הבאה נתייחס לזה. אני רוצה להגיד שאנחנו באיגוד עובדי התחבורה מייצגים גם את מרבית הנהגים בענפי התחבורה השונים במדינת ישראל גם בהובלה היבשתית, גם בהיסעים הפרטיים וגם בתחבורה הציבורית. התופעה של חוסר בנהגים היא פשוט מכת מדינה. אני ישבתי בכנסת הנכבדה הזאת בדיונים דומים לפני חמש ושש שנים על תחבורה ציבורית. היום העובדים הישראלים לא רוצים לבוא למקצוע הנהגות בכל האפשרויות שלו תחבורה פרטית, תחבורה ציבורית, הובלה יבשתית בין היתר בגלל התנאים שהם מקבלים שם מצד מעסיקים. לדוגמה, בתחבורה הציבורית בגלל אלימות קשה מאוד שמופנית כלפיהם - - אנחנו צריכים פתרון לעניין הזה של הרגולציה בתחום הזה. כי עם כל הכבוד אם נפתור את כל הבעיות ניתקע עם השינוע החוצה. אז מה עשינו בזה? לא עשינו כלום. תקצר לו את הזמן של החומר ואף אחד לא ייקח אותו. אתה שומע את העובדים הם יכולים להגדיל את העבודה אבל אין להם איך להעביר את זה. אז אני מבקש בעניין הזה צריך את משרד הבריאות פה? אנחנו צריכים תחבורה, בריאות - - - אז בואי נעשה על זה ישיבה גם כחלק המשך למה שקורה פה. אנחנו מדברים על הסכם קיבוצי, צו הרחבה. הנהגים משתכרים סך הכול בשכר יפה בין 13-12 אלף שקל נטו, ויש עוד 150% בסוציאליות. זאת אומרת שהנושא של השכר לא קיים. אבל חסרות לנו ידיים עובדות והמדינה תוקעת אותנו. משאיות יש, אין בעיה. יש משאיות שעובדות בלי נהגים. אבל אתה מדבר על פתרון לכלל המדינה, לא קשור לנמלים. אתה תקבל עכשיו,

עוד 2,000 נהגים אתה תשתמש בזה גם לדברים אחרים. אני צריך שלאור הבעיה שיש היום, ההפסדים של היזמים 400 מיליון שקל רק בנושא אחד.

400 מיליון שקל בשנה שזה הרבה מאוד כסף זה מוטל על הצרכנים. זה רק בתפזורות. במכולות יש כ-3 מיליון שנכנסות. וכמה הפסד שם? שם בהפסד הסמוי הוא ארבעה ימי פטור מאחסנה. אבל זה לא נכון. עד שהאנייה מסיימת לפרוק בסוף-שבוע הלקוח כבר מהיום הראשון משלם והוא תקוע עם סטוק של מכולות. כמה כסף זה? מאות אלפי דולרים לכל לקוח. אדוני, יש פתרון אחד, ברשותך, משפט. לא, לא. אבל נמל אשדוד דיברו שעה. לא, לא, תקשיב - - רק משפט. נמל אשדוד קצת יותר גדול מנמל המפרץ. אני לא אתן לך. אני אגיד לך למה אני לא אתן לך - - למה? כי לכם יש אינטרס עסקי לכל דבר. אני רוצה לשמוע דווקא את אלה שזה קשור למדינה. כולנו חברות עסקיות, גם נמל אשדוד הוא חברה עסקית.

נמל אשדוד קשור למדינה. אדוני, יש תרופה אחת בנמלים. אחרי 20 שנה יש תרופה אחת שהוכיחה את עצמה יעילה בנמלים תחרות. תן לי ולנמל אשדוד שמנפנף פה - - אני לא רואה איפה התחרות שלכם. תן לי לפרוק אניית תפזורת - - עדיין אני לא רואה את התחרות. - - אין לי ממגורה, ותראה שאני אמצא נהגים ותראה שאני אפרוק. התחרות - - אני עדיין לא רואה את התחרות.

התחרות מדרבנת. אם הרגולטור - - יש יבואני מלט עם מכליות שעומדות בחצר שלהם כי אין להם נהגים. הרגולטור לא נותן לי אישור לפרוק תפזורת. אם הוא ייתן לי זה - - - לכולם. עוד פעם אתה מדבר?

ואיפה הנהגים שלך שייקחו את הסחורה? תסביר לי.

אז זאת אותה בעיה. על מה אתה מדבר, תגיד לי? אני עובד 24 שעות - - גם אצלך הנהגים צריכים לקחת סחורה. מספיק כבר עם זה. אצלנו עובדים 24 שעות, שבעה ימים בשבוע.

אבל הם אומרים שהם גם מוכנים לעבוד 24 שעות. אז תן לי את ההזדמנות, תן לי את הצ'אנס. אין מי שייקח את הסחורה. כשיהיה לי את זה אז אין בעיה. יושב פה נמל הדרום - - - אני לא רוצה לשמוע. אמרתי לכם בהתחלה שאני לא רוצה שכולם ידברו רק בשביל לדבר. אתם מזכירים לי את זה אלה שהולכים להיות מועמדים בבחירות מקומיות רק כדי לראות את התמונה שלהם בשלטי המודעות.

היו 70 מוניות מחוץ לנמל חיפה לפני חצי שנה. ברגע שקיבלנו אישור לפרוק מוניות מטען כללי היום אין תור.

איך זה קרה? למה אין תור? כי נגמרה הקורונה.

אתה לא פרקת את כל האניות לבד. אני פרקתי 350 אלף טון מטען כללי עם מנוף נייד אחד. זאת אומרת אם אתה מכניס תחרות ומדרבן - - - עזוב את הסיסמאות. זה סיסמאות. אני אומר לך, זה סיסמאות. כי הבעיות היו קיימות גם לך וגם להם. זה אותן בעיות. אין הבדל בבעיות. עובדה שפרקנו. עזוב אותך, מספיק כבר עם זה. אתה מנצל את זה כדי להגדיל את היכולת שלך לעבוד מול משרדי הממשלה. מספיק כבר עם העניין. אותן בעיות קיימות לכם וקיימות להם. מה הסיפורים האלה, תגיד לי? משאיות אין לך ואין להם. תן לי את ההזדמנות ואני אוכיח לך. לא רוצה לתת את ההזדמנות. אני רואה שכולם מפסידים כסף מהסיפור הזה וכולם רק מדברים. זה מטען כללי.

חבר הכנסת אילוז, בבקשה. תודה רבה על הדיון הזה. זה באמת דיון חשוב, וכל האמוציות שאנחנו רואים עכשיו וראינו לאורך כל הדיון זה מראה על אכפתיות מאוד גדולה של כל הגורמים פה, וזה דבר טוב. אני הגעתי למסקנה אחת מהדיון הזה, שעשינו רפורמה של שוק חופשי ותחרות אבל אין באמת שוק חופשי כרגע בנושא הזה. יש שוק מתוכנן מאוד וההפעלה שלו בסוף היא של גורמים פרטיים. אבל התכנון הוא עדיין תכנון, וזה לא תחרות אמיתית. לפי מה שהבנתי הרבה מאוד מזה נובע מרגולציה שיושבת דווקא במשרד התחבורה. לא קיבלנו שום תשובה בנוגע לרגולציות ולהצדקות לרגולציות האלה, למה הן קיימות, האם אתם בכלל מבינים כמה הם עולים למשק. כי כל רגולציה שמעבירים עולה הרבה מאוד כסף למשק ומי שבסוף משלם את הכסף זה הצרכן בסופר. הרגולציה מתחילה ביוקר המחיה שאנחנו כולנו רוצים להילחם בו. יש פה חברות פרטיות שאומרות לנו שהן רוצות לפתור בעיות שכולנו יודעים שהן קיימות.

רק תיתנו לנו, ואנחנו אומרים: יש רגולציה. לא נותנים לכם אבל גם לא מסבירים למה יש הרגולציה הזאת. עזוב רגע את האידיאולוגיה.

בגדול הבעיות הן כאלה שגם אם תפתח עכשיו את כל השוק אתה תישאר עם אותן בעיות. ויש דבר נוסף שקשור להסכמים. אתה לא יכול עכשיו לבוא יום אחד ולפרק הכול. אני שאלתי על ההסכמים האלה ולא קיבלתי תשובה. יש הסכמים. יהיה עוד דיון. ברור שיהיה עוד דיון.

אני אשמח שנתמקד בדיון הזה - - - אבל אנחנו צריכים להתכונן לדיון הזה במובן הזה שיהיו לנו ביטחונות. גם על ההצדקה של כל רגולציה שיש. זה כבר בהסכמים קיימים. אין לי מה לעשות. אני רוצה להבין. בסדר, אין בעיה. לא קיבלתי תשובה. אני שאלתי את השאלה הזאת ולא קיבלתי תשובה. למי יש ההסכמים האלה? איזה הסכמים? הסכמים שקשורים לנמלים החדשים ומול הנמלים הישנים. יש לי ההסכמים. אני יכול להעביר לך. תעביר לו. בסדר? תודה רבה. עוד חבר כנסת רוצה להתייחס? אני מאוד בקצרה. חשוב שכל ההסכמים האלה יהיו מולנו כדי שנוכל לראות באמת על מה הדיון פה ומה קורה. הנושא השני אני רוצה שוב לחדד ולהצטרף למה שאמר דן הנושא של הרגולציה, במיוחד מה שאתה ביקשת בנושא של מקור המשאיות ובתחומים של התחבורה אנחנו צריכים להבין האם יש פה צוואר בקבוק שתוקע פה את כולם.

אתה רואה את זה.

אז נצטרך לראות איך אנחנו משחררים את צוואר הבקבוק הזה ומוציאים לנושאים האלה פתרונות. יש פתרונות לטווח הארוך רכבות, ויש פתרונות לטווח הקצר יותר שזה - - - אז, קודם כול, מי יכול לתת לנו נתונים מה ההפסדים של החברות כתוצאה מהעיכובים האלה ומה ההשפעה של זה,

על המוצר הסופי, על המכירה הסופית? אנחנו יכולים להעביר לך מסמך מסודר, יש לנו את זה תוך כמה ימים. אז לא רק בתחום הגרעינים או דברים מהסוג הזה - - - נעביר לכם נייר מסודר. אני יכול לתת לך עכשיו? לישיבה הבאה. אני מבקש שאם יש דבר כזה להעביר למנהלת הוועדה, והיא תעביר את זה לכולם. זה לא משהו סודי, נכון? משרד התחבורה ואולי גם משרד האוצר, בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו פותרים את הבעיה של הרגולציה בנושא של נהגי המשאיות. זאת אחת הבעיות המרכזיות בלופ הזה. אבל תבואו עם פתרון לא אולי בעוד ארבע שנים אולי יהיה פתרון אנחנו צריכים פתרון תוך חודש-חודשיים לעניין הזה. אותו דבר דברו עם הרכבת. אני לא מבין מה הולך פה. יש כבר מסלולים. עזבו שצריך לפתח מסלולים חדשים גם את הקיימים עצרתם? מה זה הדבר הזה, השתגעתם? הם הלכו על פרויקט החשמול. בסדר. אני לא נגד פרויקט החשמול, עלא כיפאק. זה טוב להגנת הסביבה לנסוע בלי שיהיה רעש. אבל בגדול הם צריכים לפתור גם בעיות אחרות. מה הולך פה?

אנחנו לא צריכים להגיע לדיון בוועדת כלכלה כדי לדעת שזאת בעיה. איפה משרדי הממשלה?

אחד התפקידים שלכם זה לא לעשות רגולציה אלא לראות איזה בעיות יש ולשחרר את החסמים. זה גם התפקיד של הרגולציה.

אם הרגולטור ישחרר את הרגולציה - - - עוד פעם אתה מדבר? אני אוציא אותך. אני לא אוהב להוציא. רק תן לי להוכיח לך. אל תוכיח לי. את הישיבה הבאה נעשה מהר. אבל יש דברים שאני לא יכול לקבל צ'יק-צ'ק.

אם אפשר גם לזמן את המשרד להגנת הסביבה לדיון. זה כבר כתבנו. אני רק רוצה מעובדי נמל אשדוד ונמל חיפה התחייבות שלכם. אמרתם שהבעיה המרכזית זה לא להוסיף כוח אדם אלא שאין מי שייקח בקצה של העבודה שלכם את הדברים החוצה. נכון? אם הנושא הזה נפתר בחלקו או באופן מלא אני רוצה התחייבות שלכם שאתם תגדילו את כוח האדם כל מה שצריך כדי לעשות את זה מהר. אני עונה בשם ההסתדרות, אדוני. ההסתדרות ידעה בעבר ותדע בעתיד להגיע להסכמות עם המנכ"לים של הנמלים - - לא, אני רוצה התחייבות. אדוני - - מה הבעיה להגדיר? אמרתם שאין בעיה. עכשיו פתאום אני אגיע להסכמות? כל הזמן מדברים פה על עובדים - - תגיעו לאיזה הסכמות שאתם רוצים. אני רוצה התחייבות של הנמל, התחייבות של ההסתדרות ושל ועדי העובדים שיעשו משא ומתן ויגיעו להסכמות. לא אמרתי לכם איזה הסכמות. אבל תפתרו את הבעיה. תמיד היינו פרטנר למשא ומתן, נמשיך להיות פרטנר למשא ומתן. התגייסנו כשהיינו צריכים להתגייס ויש לנו אחריות גם לעובדים וגם למשק בישראל. אתה לא מבין מה שאמרתי. בתקופת הקורונה זה

הווירוס לא רץ לאחרים כל הזמן. אבל אני רוצה בעיה ארוכת טווח. זאת אומרת אם יש דבר כזה, כל עוד נמל אשדוד לא מופרד ועובד או נמל חיפה אז אתם צריכים לתת לנו התחייבות כזאת. הבנתי את הבעיה אין טעם להוסיף עובדים כשבעצם אין - - - ואני חושב שהם גם צודקים בעניין הזה.

לא צריך היום את אותו אקורדיון של עובדים זמניים ומוחרגים כמו שהתגייסנו לזה בקורונה. אם רוצים לשבת ולדבר על מצבות כוח אדם קבועים בהתאם להסכמים בבקשה,

אני לא נכנס איתכם למשא ומתן. אני רוצה התחייבות שיהיה הסכם כזה. מה לעשות, כל אחד יירד קצת מהאולימפוס ויוותר על משהו.

בסדר גמור, אדוני. אנחנו בשיח שוטף לשיפור מתמיד בכל מה שקשור להתייעלות, ואנחנו נמשיך בזה. אז אני מבקש כמה זמן לוקח לכם לעשות משא ומתן כדי לגמור את העניין הזה? אנחנו צריכים לראות מה הצרכים התפעוליים. הצרכים - - - מה זה, מה זה? נכון להיום יש שיושבים ברזרבות. אז אין בעיה. תקשיב, לא נולדתי היום. מי שברזרבה ייכנס לעבודה. מעבר לרזרבה. אנחנו מסכימים. אין בעיה, אדוני, לא תהיה במובן הזה בעיה. כמה אתם צריכים, שלושה חודשים? תתחילו משא ומתן כדי שאם יהיה - - בניגוד למה שחושבים ההסתדרות לא מנהלת שום דבר. ההסתדרות - - - אבל המנכ"ל אומר כן. ועד העובדים בחיפה, יש בעיה עם זה? אני אמיר נסראלדין, יושב-ראש ועד טרנספורט, נמל חיפה. אצלנו אין שום בעיה עם כוח אדם. בכל משמרת יש לנו 40-20 עובדים ברזרבה - - אז זה - - - אין בעיה. עד חודש ספטמבר היו לנו עובדים זמניים, ובחודשים האחרונים כמעט לא היו לנו חמישה ימי עבודה בחודש. אין שום בעיה. אני מבקש מכם תוך שלושה חודשים לנהל משא ומתן ולהגיע להסכם. כדי שלא נעבוד פה בפייל-אוף כזה שבסוף לא ייתן לנו כלום.

רק משפט אחד, אדוני היושב-ראש, בנמל חיפה יש לנו כמה רציפים. הרציף המזרחי ריק לחלוטין, אין כלום. אין אניות, אין שום דבר. יש לו הסמכות לעבוד. כלום לא נכנס.

יש לנו אנייה אחת שעומדת בתור.

כי יש קיבולת לנמלים. כמות הקיבולת של הנמלים השתפרה בצורה דרמטית. צריך להבין בעולם המכולות אם בעבר נמל חיפה ונמל אשדוד ידעו יחד לתת שירות ל-3.2 מיליון TU עם קיבולת של 3.5, לגרד 4 היום עם הנמלים החדשים יש קיבולת של 6 מיליון TU על אותה כמות. אז זה מתחלק על יותר נמלים, התחרות הרבה יותר עמוקה, וכשנעבור לשלב הבא לפי המדרגות של הרגולציה זה יהיה קיבולת של 8 מיליון TU. כך שמהבחינה הזאת אין מחסור היום בשטחים. צוואר הבקבוק זה בעיקר משאיות ולא שאר הדברים שמעלים פה. עכשיו אני רוצה גם חוץ מהבודק שלנו - - - - - רגע, תכף נפתור את הבעיה התקציבית. זה לא עניין תקציבי.

אסור לי לבדוק?

זה עניין מכרזי - - - מה פתאום, אין דבר כזה. אנחנו נשוחח על כך. אנחנו יכולים לקחת. מה זה השטויות האלה. אז אנחנו נהיה הרגולטור פה עכשיו? מה העניין הזה? אני גם רוצה מישהו שייתן לי חוות דעת. אם ה-מ.מ.מ יכולים לתת עלא כיפאק, שייתנו. אחרי שנקבל את ההפסדים שיש לחברות אני רוצה חוות דעת מה ההשפעה של זה על המחיר של המוצר הסופי בכל מיני סוגים של מוצרים: מזון לבד כל דבר. אני לא יודע מה קורה עם זה אבל אני יודע שיש מכון מחקר לכנסת שמוציא עבודות יוצאות מן הכלל. אמרתי שאם המ.מ.מ יוכל לעשות לנו את זה הם יעשו.

זה, לדעתי, המ.מ.מ. כן יכול לעשות אבל צריך את הנתון. אבל גם בדבר הזה שייקחו בחשבון שאי אפשר שהאנייה באה וישר הכול עף. יש זמן סביר שמפרקים. גם אם נפתור את כל הבעיות זה יהיה קיים. מעבר לזמן הסביר הזה ההמתנות וכל מה שמסביב, מה ההשפעה של זה על המוצר הסופי? מה שמגיע דרך הים. מה שמגיע דרך האוויר אין לנו מה לעשות. מישהו שלא דיבר עד עכשיו ורוצה להגיד משהו? אנחנו ניתן לכם לדבר.

כבר דיברת. עוד פעם אתה מתחיל? אני מבקש רק דבר אחד. נמל שלם שלא דיבר. אמרתי, מי שלא דיבר. עוד מישהו פה רוצה להגיד משהו? שלא יגידו שהיו פה ולא דיברו. מה השם? אני גדות טיקו, חברת נמלי ישראל. אני רוצה להתייחס לשתי אמירות: א', לא סוגרים את הממגורה בחיפה. יסגרו את הממגורה בחיפה כשיהיו למשק פתרונות חלופיים. הם אמרו שלא. נאמר קודם שאוטוטו סוגרים - - אבל נציגת המשרד אמרה שלא סביר שיקרה. הם לא יעשו את זה. כל עוד אין פתרון איך יסגרו? תוסיפי את זה להחלטה שלנו, שהממגורה לא תיסגר עד שיהיה פתרון חליפי.

והדבר השני הוא לגבי הנושא של הפעילות של הממגורות בכלל. מדינת ישראל משקיעה עשרות רבות של מיליוני שקלים בממגורה בחיפה על רקע העובדה שהיא נדרשה לתפקד כממגורה יחידה בארץ בשלוש השנים האחרונות מכל מיני בעיות שהיו קשורות ביכולת של פריקה ישירה בשאר המקומות. הקצב היה כזה שלא ניתן היה אפילו לתחזק. לכן היה צורך בהשקעות גדולות מאוד. על אותו משקל יש ההשקעה המשותפת עם חברת נמל אשדוד במסוע, כמו שנאמר קודם, של 250 מיליון שקלים ויותר. יש כרגע השקעה נוספת של עוד 10 מיליון שקלים - - של איזה נמל? נמל אשדוד. אבל הוא אמר שאין לו בכלל בעיה. רציתי לעזור לך. הנושא היחיד שאני צריך עזרה בו זה הרכבת. זה הבנתי. בהשקעות אתה לא צריך עזרה? לא. אתה יכול להשקיע לבד. סתם צעקתי על משרד האוצר. בנוסף אנחנו משקיעים כרגע למעלה מ-10 מיליון שקלים בשדרוג הטכנולוגי של הממגורה כדי לאפשר לה לעבוד בעומסים - - אבל יש לו תקציב לזה,

זה לא תקציב שלו, זה תקציב שלי. זה תקציב שלו. הוא סומך עליך. ברור שהוא סומך עליי. בנוסף הייתה בעיה בטיחותית בפסי הרכבת. פסי הרכבת אמורים לשרת את הממגורה באשדוד נסגרו לא על רקע של גחמה אלא בעיה בטיחותית.

אנחנו כרגע נמצאים עם הרכבת בהליך של תכנון ושיקום. יכול להיות שיחליטו לעשות חשמול שם אז בטח ישקיעו את זה ולא תהיה שום בעיה. לא יהיה חשמול. הרכבת צריכים לתת לנו תשובות. את צריכה לכתוב להם מכתב על העניין הזה. לא סתם אלא ממש מכתב. הם צריכים לתת תשובות לא רק על הממגורה, אלא גם על הקצב של בניית פסי הרכבת לשני הנמלים החדשים, גם נמל המפרץ וגם נמל הדרום. כי כרגע לא נהנים מפסי רכבת. גם הם יהיו בעניין. הם הקימו אז צריך להתייחס למה שצריך. אתה כבר דיברת. אתה רוצה שוב? רק שאלת אותי לגבי המכולות. רק שתי הערות קצרות. לגבי כוח אדם: אם המדיניות היא ואני אומר מדיניות על המכולות הכפולות וזה מכוון לאלה שעכשיו מצטלמים אם המדיניות היא הצבת יד אחת למשמרת לאנייה הוא צודק, לא צריך את זה. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. אם באה אניית פנמקס עם חמישה מחסנים לא ייתכן שיעבדו עם מחסן אחד. זה יוצר את כל התור של האניות. הם אמרו שאין בעיה, שהם - - - מעולם לא הוצבה יד אחת על חמישה תאים. הוא הוסיף עכשיו הערה שאני מסכים לה בכל לב. אני בכלל חושב שהבעיה היא 90% עניינים של הנהלה. אנחנו נראה הסכם בין ההסתדרות לוועדי העובדים והנמלים.

הנה, הוא אמר עכשיו, זה לא אנחנו קובעים את המדיניות. אבל אתה צריך לעשות הסכם על תוספת כוח אדם. אדוני, אם תהיה דרישה נדון בה, בהחלט. לא, לא, אתם אמרתם שלושה חודשים. אתם תביאו לי הסכם מסודר.

אדוני היושב-ראש, אם אין דרישה מההנהלה - - יש דרישה. אין דרישה. יש דרישה ציבורית. ההנהלה גם הסכימה, תסלח לי. גם ההנהלה הסכימה לזה. יש דרישה ציבורית בעניין הזה. עם כל הכבוד אנשים מפסידים מיליארדים. מה אתם מדברים? צריך כוח אדם תביאו כוח אדם. צריך לשלם? תשלמו. מרוויחים. זה לא שהם מפסידים כסף. לא נמל אשדוד ולא אף נמל מפסיד כסף. צריך לתגמל את העובדים - - נמל אשדוד לא העלה תעריפים כמעט עשור. לא רק זה, גם שחק את התעריפים שלו ב-10%. קל לנו לטפל בשמונת הימים האלה. הבנתי כבר את הבעיה פה. אני רק רוצה להשלים: העניין הזה כרוך בדרישה להגדיל את מספר הידיים למשמרת לאנייה. זה הדבר הכי חשוב. כי בלי לדבר על זה חבל לדבר על כוח אדם בכלל. זה הבנו. זה לא כל כך ברור להנהלות. ברור, ברור. להם לא ברור, אבל לנו ברור. כבר עשר שנים זה יד אחת למשמרת. ההערה השנייה היא יותר תאורטית, ואני מתעסק בזה כבר עשר שנים: הפתרון הוא פתרון אינטגרטיבי.

בלי לראות את הדברים האלה בתמונה אחת אין לך שום סיכוי. מה התפקיד שלך? נשיא לשכת הספנות. ואתה עדיין לא פרופסור באוניברסיטה.

אז, עזוב, אנחנו עכשיו מדברים תכל'ס. עזוב אותנו מדברים פילוסופיים. זה לא פילוסופי, אלה דברים שאנחנו מדברים עליהם יום-יום.

אבל אנחנו צריכים לפתור את הבעיות הקיימות. אתם רוצים משהו להגיד? אני מבקש לדיון הבא להזמין את נציג משרד הבריאות והאוצר. אני אגיד לך למה: ענת ברקו - - אבל,

אתה לא הקשבת. אנחנו עושים דיון מיוחד רק על הנושא של המשאיות.

ברור שנזמין - - ברור שנזמין.

אני אבוא לשבת איתך שם? ענת ברקו התחילה - - אבל אמרנו. לא נזמין את כל העולם כדי לפתור את הבעיה של המשאיות. נזמין רק את הנושא שלכם.

אני לא מתכוון לדבר, רק נמצא כאן מנכ"ל נמל הדרום אייל ברוך שמחכה זמן רב. תכף ניתן לו. אמרתי שכל מי שרוצה ידבר.

משפט אחד גם כדי לחזק את מה שגבי אומר ומה שהחברים אומרים.

מה שכבוד יורם זבה אמר פה על הידיים אתם מבינים שהכול סובב סביב התעבורה. אבל גם אם ניתן עוד שתיים או שלוש ידיים במשמרת ג' - - הבנו את זה. רגע, רגע. המפעלים שהחבר'ה האלה מייצגים אותם לא עובדים בלילות אז אין לאן לשלוח את המטענים. מישהו נתן לזה פתרון? אנחנו מוכנים בלילה לעבוד כמו ביום, לתת ידיים. הנה, אנחנו מתחייבים. הם לא עובדים בלילה. עכשיו אתה נזכר להגיד את זה? למה אני נזכר? כי אני שומע פה רק את התלונות שלהם. עכשיו בואו נשמע את התלונות של מדינת ישראל למה אתם לא פותחים בלילה כי זה יקר לכם. יש מי שיקלוט את הסחורה בלילה? בטח. מספנות עובד שלוש משמרות ביום. הם לא מייצגים את כל היבואנים והיצואנים. נו, באמת. הבנו, הבנו. - - - מי הנציגות?

אז אני רוצה התחייבות שלכם בעניין הזה, שאם אנחנו פותרים את הבעיה אתם תיתנו התחייבות לקלוט את הסחורה. אותו דבר כמו שעשיתי לעובדים אני רוצה התחייבות שלכם גם. אחרת אני עוזב את זה ולא מטפל בכלום. אתם תתחייבו גם כן. הוא צודק תהיה משאית, לאן היא תגיע? תחכה בלילה עד שתפתחו בבוקר? בסדר, תהיה גם התחייבות של זה. עכשיו נשמע את מי שבזום. בבקשה. אני אייל ברוך, מנכ"ל נמל הדרום. מצטער שלא יכולתי להגיע פיזית. אני לא אחזור על דברים שאמרו. אני רוצה להפנות את תשומת לבך, אדוני היושב-ראש, לשני דברים: אני מצטרף לדעה שנשמעה פה לגבי הרגולטור. עם כל הכבוד, בעיניי הרגולטור הוא החסם העיקרי ליכולת שלנו לפתח את כל תחום הנמלים. אני אתן לך דוגמה: אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לפני למעלה משנה סיימו לבנות את מחלף יבנה דרום - - - צפון, שמה שמפריד בינו לבין שני הנמלים לא רק שלנו, נמל הדרום החדש, אלא גם של נמל אשדוד הוותיק והמכובד זה חמישה קילומטר של סלילה. כשאני מדבר עם משרדי הממשלה, ובין היתר עם הגברת דנה דובר ממשרד האוצר שנעלמה מהדיון הזה, היא מספרת לי שמרחיבים את כביש 41 בכניסת אשדוד לא יודע מתי. תסללו פה חמישה קילומטר, תנו אישור - - - הנמלים ותראה איך כל משאית עושה עוד שני סבבים ביום,

איפה הפתרונות האלה של המדינה? היועצת המשפטית המכובדת שישבה שם גם טרחה להטעות אותך,

כשהיא אומרת לך שהשטחים יימסרו לנמלים - - - היא שכחה לציין שההתניה היא למספר מכולות. המספר הוא 4.9 מיליון שיגיעו לזה אולי בעוד 10 או 15 שנה. ומה שאמרו קודמיי שיש תשתיות שעלו מיליארדי שקלים שעוד שנה או שנה וחצי הולכים להשבית אותם חזרה, לפי הצו הקיים לפחות,

אז דע לך שמדינת ישראל זרקה לטמיון מיליארדים, לפחות בחלק הזה של הנמלים, גם בנמל המפרץ וגם אצלנו בנמל הדרום תשתיות מושבתות שלא יתרמו לאף אחד שום דבר. וכרגע אני לא נכנס לויכוח, כן עובדים, לא עובדים. עזוב, אלה דברים פשוטים שאפשר לפתור מחר בבוקר. תודה רבה. אני רוצה לחזק את מה שהוא אומר. לא נפתור את כל הבעיות של המדינה. לא, יש תכניות קיימות. ועדת כלכלה היא לא בתפקיד של יושב-ראש נמל אשדוד ויושב-ראש הנמלים. אנחנו רוצים לפתור את הבעיות שאנחנו יכולים כרגע. האוצר עדיין בזום? איציק דניאל או דנה דובר? שהאוצר יגיד לנו מה העלויות של הפיתוח של הרכבת כדי שנטפל בזה מול המשרד. עוד מישהו שהיה צריך לדבר ולא דיבר? - - - אתה כל הזמן רוצה לדבר.

קח שתי דקות, דבר חופשי. אני מודה לך, אדוני. שוק הנמלים עבר רפורמה. היא דומה לרפורמה בסלולר. פעם הייתה פלאפון, הגיעו סלקום ואורנג', ירדו מחירי הטלפון, השתכללו הטלפונים, אחרי זה הביאו את גולן טלקום ירדו עוד קצת. זה בדיוק מה שקורה בימים אלה ברפורמה בנמלים. העובדה שפה מרבית הדיון נסוב סביב ענייני חברת נמל אשדוד הממשלתית וחברת נמל חיפה שהיא חברה פרטית - - לא, הם רק הציגו את הבעיה.

מאה אחוז.

היא עברה הפרטה, היא שייכת לקבוצת "גדות עדני", ומולה באותו מפרץ יש עוד שני מתחרים. מול פלאפון יש סלקום מספנות ישראל, ויש אורנג' נמל המפרץ. הבנו את הבעיה, יואב. הבעיה היא שיש להם זיכיון מסוים ותנאים מסוימים והוא רוצה להרחיב אותו.

זה יגדיל את התחרות את זה הבנו גם כן. ויוריד את יוקר המחיה באופן מידי. מקובל עליי. רק אמרנו שכנראה יש הסכמים מול זה. אני לא בא בטענות לכבוד היושב-ראש. אז בעניין הזה נעשה בירורים אבל בגדול הבנו. בתור אזרח, אם אפשר, כי לא נגמרו - - - כנראה, יש סיבה שעשו את התנאים האלה בזיכיון. אני רוצה להפנות את תשומת לבו של

יש לו סמכויות יותר חזקות פחות או יותר כמו לממונה על ההגבלים העסקיים. הוא יושב פה בדיון ואתה אפילו לא יודע מיהו. אני גם חושב שכרגע הנמלים הפרטיים לא מוכנים עדיין בתשתיות ובהשקעות. כרגע אם אני אומר להם, קחו, תעשו אין להם.

העובדים זה יותר חשוב מההנהלה. העובדים פה, עלא כיפאק. אבל למה הם לא באו באמת?

קבוצת גדות ועדני קנו את נמל חיפה. בגלל שמכרו אותם. וחלק גדול הולך הביתה. בהסכם הרפורמה שעשינו 200 עובדים הולכים היום הביתה. אני בכלל לא מבין מכרו וקבעו שמיליארד שקל יושקע בנמל. אז לא מכרו את זה ב-4, מכרו את זה ב-3. - - - מכרו ב-4, ומיליון יושקע בנמל. אז לפי זה הם מכרו ב-3, לא ב-4. למה להגדיל כדי לספר שזה כאילו הרבה? זה רק בתזרים מזומנים. הם מקבלים מהאוצר את הכסף ומשקיעים את זה בחזרה. אז תזרים מזומנים לתקציב הזה יהיה עוד מיליארד אבל בתקציב הבא הם יצטרכו להחזיר את זה. שורש הבעיה זה המובילים. בסופו של דבר זה נופל על הצרכנים. הבנו את זה. עוד משהו או שנסיים את הישיבה? הישיבה נעולה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:21.